בוקר טוב לכולם, אני נרגש, הוועדה שלנו המיוחדת למאבק, ההגדרה זה המאבק בשימוש סמים ואלכוהול, אבל ראיתי שהוספנו עוד דבר, כבוד המנכ"לית,

אז קודם כל אנחנו התכנסנו כאן היום בוועדה בראשותי כדי לדון בנושא של תופעה ההתמכרויות והשלכותיה ותמונת מצב לשנה ל-2023. אז קודם כל אנחנו נלמד את הנושא יחד. אני אפתח ואומר שאני רואה בזה,

זכות לכהן כיושב ראש הוועדה המיוחדת הזו, למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, במטרה לסייע לכל מי שזקוק ולהעניק לכל אדם את העזרה הנדרשת לו וכן לדאוג לרווחת כל אזרחי מדינת ישראל. עכשיו אני רוצה דבר אחד, כאשר קיבלתי את המינוי להיות יושב ראש הוועדה הזו, אז קיבלתי בלי סוף, בלי סוף הודעות, אבל שאני אומר בלי סוף זה לא עשרות,

הודעות ווטסאפ,

מאנשים שכל אחד הביע את דעתו בסוגיות רבות ושונות. אני רוצה שדבר אחד יהיה ברור, קודם כל אני מגיע לוועדה הזו ונכון שאתם יכולים להוציא דברים שאמרתי בעבר, הגעתי לכנסת,

אני חבר כנסת טרי, חודשיים, אבל בציבוריות הישראלית וגם בגיל אני אחד היותר קשישים בכנסת ישראל, המתחילים את העבודה בגיל יחסית צעיר, מה שהופך אותי לחבר כנסת וותיק ומבוגר. אז נכון שאני מה שנחשב לאדם שמרן, מצד שני התפקיד הזה הוא מאוד מחייב, התפקיד הזה מחייב פתיחות,

לא לדחות על הסף ובטח לא לדחות בכלל,

כל סוגייה, כל דבר שמטריד את האזרחים, כאשר מה שצריך להיות בוועדה הזו, קו שמנחה אותי,

זה לסייע,

להיות קשוב ולא לדחות שום דבר על הסף, אנחנו מספיק חזקים כדי לדון בכל דבר ודבר, כאשר מה שנר לרגלינו זה כמובן טובת האזרח, אנחנו באים פה לשרת אותו ויותר מזה, בטח לא להזיק לו, לכן מצד אחד אנחנו נקבל פה החלטות,

אנחנו לא מעבירים כאן חוקים, אבל אנחנו בהחלט נוביל פה קו מסוים שיוביל אולי לחוקים ולשינוי, ברוכים אני מקווה, אבל מצד אחד השמרן שאני אומר לכם, נכון אני שמרן, אבל התפקיד הזה מחייב אותי לפתיחות רבה מאוד והאורחים כל אחד פה, מוזמן להביע את דעתו ועמדתו ואני מניח שאנחנו נשמע את זה בצורה מעניינת. דבר אחד, אני לא רואה כאן חברי כנסת עדיין, נכון? כי יש כאן הרבה מאוד וועדות במקביל, אני מחברי הכנסת שנמצא,

בארבע, או חמש וועדות, כמדומני, אנחנו עוברים מוועדה לוועדה. כרגע אני יכול להגיד לכם,

אני משוחד, בעיניי זו הוועדה החשובה ביותר, ככה אני חושב, תסכימו איתי כמובן, זו וועדה שהיא חשובה מאוד. עכשיו מאחר והוועדה הזו וחבל שאף חבר כנסת לא נמצא כאן עדיין, אבל הם יגיעו ואני אחזור על זה שוב כאשר הם יהיו כאן, מאחר והוועדה הזו היא באה באמת כדי לשרת את הציבור, אז לכן ומאחר ואני כבר אומר לכם, שהכיוון הוא פתיחות, אנחנו לא דוחים על הסף שום נושא ואנחנו נהיה קשובים ונשמע מומחים ונשמע גם אנשים שמעורבים וקשורים, אין טעם לוויכוחים, זאת אומרת זה מסוג הוועדות שאנחנו לא נסכים בה ולא נסכים בה,

אבל לא נסכים בנועם, אני רוצה שהוועדה הזאת,

היא תהווה דוגמא ומופת. כאשר קיבלתי את הוועדה הזו ומנהלת הוועדה שצעירה ממני, אבל וותיקה ממני בתפקיד אז אמרתי, כאשר קיבלתי תפקיד של יושב ראש וועדה, מה אין פטיש?

כמה סימבולי שאין כאן פטיש, כי לא צריך פטיש. אנחנו פה כל אחד ידבר בצורה טובה ביותר. זה סדר הדוברים, כמדומני, נכון? אז שמענו אותי מספיק, אז אנחנו נשמע תחילה את דוקטור נדב שליט, פסיכיאטר מומחה ומנהל המרפאה להתמכרויות.

זכות הדיבור, כל אחד אנחנו נקצה לו, אמרו לי שלוש דקות, אני אומר שלפחות חמש, כי אנחנו רוצים גם כן להעמיק ולהבין ולעיתים אנחנו נאפשר לדוברים לדבר יותר זמן, כי הוועדה הזו, אני רוצה שתהיה כמה שיותר מקצועית, כמה שיותר משרתת את הציבור הישראלי.

הצגת מצגת תודה רבה, תודה שהזמנתם אותנו וברכות ליושב ראש הוועדה למינויו. אז אני באמת מייצג את המרכז הרפואי לב השרון ואת המרכז הישראלי להתמכרויות ואני אציג עכשיו ככה תמונת מצב, על פי הסקר האפידמיולוגי שאנחנו ערכנו, נשים את המצגת. אז באמת הדבר אולי הכי חשוב שיצא מהסקר האפידמיולוגי שאנחנו ערכנו ב-2022 זה שאחד משבעה אנשים בישראל, מתמודד עם התמכרות, או לחומרים, או להתמכרות התנהגותית

פה זה שבדקנו כמה מהאנשים שמתמודדים עם הפרעת שימוש,

צריך להבדיל בין שימוש להפרעת שימוש, יש הרבה מאוד אנשים למשל ששותים אלכוהול, רק אחוז מתוכם, סובל מהתמכרות, מה שמוגדר כהפרעת שימוש ומה שעלה בסקר שלנו וזה נתונים שחוזרים על עצמם זה ש-90 אחוז מהמתמודדים,

לא פונים לטיפול. מבחינת החלוקה של החומרים השונים וההתנהגויות השונות אז אנחנו מצאנו שארבעה אחוזים מתמודדים עם התמכרות להימורים, שבעה אחוזים עם התמכרות למין, שלושה אחוזים התמכרות לפורנוגרפיה, שלושה אחוזים עם התמודדות למשחקי מחשב, זאת אומרת זה ההתמכרויות ההתנהגותיות, יש אחוז מאוד גבוה וגדל של ההתמכרויות האלה. מבחינת שימוש בחומרים ופה לא מדובר על הפרעת שימוש, אלא על שימוש בחומרים ואם יש פה תרופות זה שימוש שלא לפי הוראות הרופא, אז אפשר לראות, אחוזים מאוד גבוהים, גם של שימוש שלא לפי המרשם, בתרופות לקשב וריכוז, בתרופות להרגעה,

ובמשככי כאבים אופיאטים, חייב להבהיר ואנחנו, מאחר ועשינו סקר דומה ב-2017, אנחנו יכולים לראות את המגמות, את השינוי בשכיחות ההתמכרויות בישראל, אנחנו רואים שיש עלייה משמעותית בכלל, עלייה של 25 אחוזים בשכיחות של המתמודדים עם התמכרות בכלל, עלייה של 70 אחוז בהתמודדות להתמכרות להימורים, 34 אחוז בהתמכרות למין ופורנוגרפיה וכן הלאה, זאת אומרת אנחנו רואים רק מגמת עלייה, חלקה ככול הנראה, מוסברת על ידי הקורונה וכל המשבר הנפשי שסובב אותה, אבל זה גם חלק מעלייה באופן כללי שאנחנו רואים ברחבי העולם ופה אפשר באמת לראות השוואה למדינות שונות בעולם ולראות שאנחנו באמת, לא שונים מהותית, ממדינות אחרות במערב. נקודה חשובה, הדימוי שיש לחלק גדול מהאוכלוסייה, כולל גם אוכלוסיית המטפלים זה שהתמכרויות זה תופעה של אנשים בשוליים, של מעמד סוציואקונומי נמוך של קבוצות מסוימות בלבד, המציאות היא שהתמכרות לא מדלגת על אף אחד, היא פוגעת בכולם, בחרדים ודתיים ומסורתיים, בחילוניים, ביהודים ובערבים. בכל עשרוני הכנסה, אמנם השכיחות יותר גבוהה בעשירונים הנמוכים, אבל אפשר לראות שיש שכיחות מאוד גבוהה, גם בעשירונים הגבוהים ביותר, זאת אומרת זה לא מדלג וזה קיים בכל משפחה ובכל קבוצה באוכלוסייה שאנחנו בודקים וגם בכל הגילאים ושוב, אמנם זה בעיה שהיא יותר שכיחה וזה ככה בכל העולם, יותר שכיחה בצעירים, יותר שכיחה בגברים, אבל עדיין, בערך רבע מהמתמודדים הן מתמודדות ולמשל בהתמכרות לתרופות שינה והרגעה, הקבוצה עם השכיחות הכי גבוהה היא בנשים מעל גיל 65, זאת אומרת זה לא מדלג על אף קבוצה והמענה,

צריך לכלול את כולם. עוד נקודה מאוד חשובה, המצב פה בארץ שהתקבע לאורך השנים הוא של הפרדה, יש בריאות הנפש שהיא עברה גם ברפורמה ב-2015 לאחריות ביטוחית של הקופות ויש התמכרויות, המציאות היא שהבעיות האלה הולכות יד ביד ובערך שליש מהמטופלים בבריאות הנפש, מתמודדים עם התמכרות, בערך חצי מהמתמודדים יש להם איזושהי הפרעה נפשית, זאת אומרת ההפרדה הזאתי היא לא תואמת למציאות בשטח וההשפעה של זה בסופו של דבר המטופל, מטופל שמתמודד, לצורך העניין, גם עם פוסט טראומה וגם עם התמכרות לחומר מסוים, הוא צריך ללכת לגמילה גופנית מהחומר, באשפוזית ששייכת למשרד הבריאות, הוא מטפל בבריאות הנפש, באחריות הקופות וכל הבעיות הגופניות הנלוות, על ידי רופא משפחה, שלא לומדים ולא יודעים איך זה להתמודד עם התמכרויות והוא יכול גם לקבל טיפול פסיכוסוציאלי במשרד הרווחה. עכשיו כל הגופים האלה עושים עבודה נהדרת בתחומם, אבל בסופו של דבר, עבור המטופל שצריך להגיע לטיפול וצריך להגיע לשלוש, או ארבע מקומות שונים, עם כל הבירוקרטיה מסביב, אפשר להבין, למה 90 אחוז לא מגיעים בכלל לטיפול.

עוד נקודה חשובה זה הנזקים הבריאותיים של התמכרות, אנחנו היום יש התמכרות אחת שמטופלת היטב בקופות החולים, זאת התמכרות לניקוטין, זאת בעיה שהיא גם מאוד שכיחה וגם הנזקים הבריאותיים שלה מאוד גדולים וקופות החולים, באופן טבעי, לקחו על זה אחריות, כל רופא משפחה מתעסק בזה ויכול לרשום תרופות ולהמליץ על טיפולים ולהפנות לקבוצות טיפול, אבל הנזקים האלה קיימים בהתמכרויות שונות, גם כמובן לאלכוהול ולקנאביס וכן הלאה. איך קנאביס בהתמכרויות, לא הבנתי? נדון בזה, נגיע לזה, לא לדאוג, תן לו להמשיך. אז גם הנזקים הבריאותיים הם מאוד משמעותיים ויש לזה עלות משמעותית למשק שאני תיכף אדבר עליה, גם הנזק הנפשי, אנחנו יודעים שלמשל, הוזכר פה עכשיו שימוש בקנאביס משפיע מאוד לרעה על הפרעות נפשיות שונות ומגדיל את הסיכון לאשפוזים, לאשפוזים חוזרים ולמשכי אשפוז יותר ארוכים. התחלתי לדבר באמת על הנזק הכלכלי, אנחנו ערכנו מחקר בשיתוף עם דלוייט ובהערכה מאוד שמרנית, העלות למשק לשנה של נזקי ההתמכרויות היא שבעה מיליארד שקלים בשנה ואנחנו רואים פה, זה מידע מאירופה שבהשוואה להפרעות נפשיות ונירולוגיות אחרות, רק בהתמכרות לאלכוהול בפני עצמה, העלות השנתית באירופה היא יותר גבוהה מכל אחת מההפרעות האחרות שמוזכרות פה, כולל דיכאון ודמנציה והפרעות חרדה ושבץ וכן הלאה, זאת אומרת אלה הפרעות עם השלכות כלכליות דרמטיות. שקף הבא, עכשיו חוץ מההתמכרות אז כמו שהזכרתי ההתמכרות לא מדלגת על אף אוכלוסייה, אבל יש סטיגמה מאוד חזקה בציבור הכולל וגם בקרב אנשי טיפול ולזה יש משמעות קריטית בכל מה שנוגע לזמינות לטיפול, בסופו של דבר שאנחנו פונים ואני אדבר בקצרה גם על קופות החולים, הרבה פעמים מה שאנחנו שומעים מהם, אנחנו לא רוצים את הנרקומנים האלה פה, יש איזשהו דימוי שמדובר בעבריינים, באנשים שיפעילו אלימות ואני חוזר ואומר,

זה לא מדלג על אף אחד, זה צריך להיות בטיפול כמו כל הפרעה נפשית, או גופנית אחרת ואפשר להשוות פה, פער משמעותי וטיפול בהפרעות אחרות, בעצם אנחנו רואים שבהפרעות גופניות, אחוזים בסך הכול גבוהים, פונים לטיפול. בבריאות הנפש יש לנו ירידת מדרגה, רק 40 אחוז פונים לטיפול, אבל בתוך בריאות הנפש, התחום הזה של התמכרויות הוא,

חצר אחורית של החצר האחורית וכאמור רק כעשרה אחוזים מגיעים לטיפול וגם שם חלק גדול מהטיפולים הם לא טיפולים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, זאת אומרת חלק גדול ממה שאנחנו אומרים, שפונים לטיפול, זה בסופו של דבר, קבוצות עזרה עצמית, כמו A.N אלה קבוצות מאוד חשובות ומאוד עוזרות, אבל הן לא יכולות לספק את המענה הרפואי והנפשי המלא שהמטופלים האלה נזקקים לו. בסופו של דבר, כל שקל שמושקע במניעה ובטיפול בהתמכרויות, יכול לתת לנו החזר משמעותי וזה גם מתוך המחקר הכלכלי, אין צורך להרחיב פה רבות וזה מה שמעיד דוח של מכון המחקר של הכנסת, שבעצם אומר את מה שפתחתי אתו, שהפיצול הקיים בעצם גורם לקושי, ביצירה לרציפות טיפולית והפיצול הזה בסופו של דבר, פוגע במטופלים ובמשק ובמדינה כולה. מה שאנחנו בסופו של דבר אומרים שהחלק המאוד משמעותי מהפתרון זה העברת האחריות הביטוחית על הטיפול בהתמכרויות, לקופות החולים, עכשיו זה תהליך שכבר התחיל ועכשיו אושרו מבחני תמיכה לשלוש השנים הקרובות ויש תקציב לכך ואנחנו וגורמים אחרים פה סביב לשולחן, כבר התחילו עבודה, מול הקופות כדי לקדם את העניין הזה. מה שמאוד חשוב זה לראות, א', שהדבר הזה באמת - - - לא ידענו שתבוא.

אילו היינו יודעים, היינו עוברים למליאה. אז באמת לראות שמבחני התמיכה האלה, באמת מתרחשים ומלווים על ידי מידע מחקרי ושבסופו של דבר, אחרי שלוש השנים האלה, מבחני התמיכה יהפכו לרפורמה ולהכנסה של הכיסוי הביטוחי של טיפול בהתמכרויות, לאחריות הקופות, זאת בעצם להבנתנו, הדרך היחידה שבה הפער המאוד גדול היום, בין הצורך לבין המענה, יוכל להיפתר. עכשיו בתוך בריאות הנפש יש משבר בפני עצמו,

יש תקנים שהם לא מצליחים למלא והם באים ואומרים,

אתם רוצים להפיל עלינו עוד אוכלוסייה מורכבת וקשה, שגם ככה אנחנו קורסים ולא עומדים בעומס וזה נכון, אבל כמו שנאמר פה, "Two wrongs don’t make a right" זאת אומרת אנחנו חייבים לטפל משני הדימומים האלה במקביל, אם אנחנו נתעלם מהתמכרויות, עדיין תהיה פגיעה מאוד משמעותית בבריאות הנפש ואם כמובן נתעלם ולא נפתור את הבעיות במערכת בריאות הנפש, לא נוכל לספק את המענה להתמכרויות.

תודה רבה לך, גם אני מסכים איתך, Two wrongsזה בדרך כלל זה עושה Big wrongs זה מה שהניסיון מלמד אותנו. תודה. קצת ראיתם, חרגנו קצת בזמנים, אבל הנושא הוא באמת מעניין וזה גם דיון ראשון ואנחנו רוצים להעמיק ולהבין. נטע אלגבסי ממשרד ראש הממשלה, היי נטע, מנהלת תחום תכנון מדיניות חברתית, בבקשה. אני אספר קצת על הוועדה הבין-משרדית שפועלת החל מאזור יוני שנת 22. הוועדה למעשה פועלת מתוקף החלטת ממשלה 1415, אותה החלטה שנדב הזכיר, שלמעשה אימצה את המלצות וועדת משרד הבריאות, לשאלת האחריות הביטוחית על קופות החולים וסיכמה את העניין של מבחני תמיכה לשלוש שנים, במסגרת ההחלטה הזו, למעשה הוטל על מנכ"ל רוה"מ, להקים עבודת מטה המשכית, שתדון בנושאים נוספים שקשורים לתחום ההתמכרויות,

מניעה ולשים דגש מאוד משמעותי על ממשקי העבודה, בין כלל הגורמים העוסקים בתחום. נדב ציין את הפרגמנטציה היטב, אז אני לא אחזור, אנחנו רק באמת מבינים שהסיפור הזה, שתחום ההתמכרויות, חונה בכמה תחומי אחריות, של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות ועכשיו גם הקופות נכנסות לתמונה, למעשה מאוד מאתגר את היכולת שלנו, גם לתת שירות מיטבי עבור האזרח בקצה, אנחנו למדים על חסמים ברצף הטיפולי, אבל גם מאתגר את היכולת שלנו כמדינה, לגבש מדיניות סדורה, קוהרנטית, עם יעדים משותפים, מתואמת סביב כל האירוע של ההתמכרויות. אני אפתח פה סוגריים שגם אנחנו חושבים שנדרש לכלול בתוך הנושא של ההתמכרויות, גם את תחום ההתנהגויות, זה עוד לא מספיק בשל בתוך, גם בתוך העבודה הממשלתית וגם כתפיסה ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. בוועדה חברים כלל משרדי הבריאות,

משפטים,

נציגי רשויות מקומיות של ירושלים, תל אביב ובת ים. בחודשים האחרונים התחלנו גם את השיח עם הקופות, ברגע שהבנו שגם הם נכנסים לשדה, אנחנו מבינים שגם איתם חייבים לחזק את השיח המשותף כדי באמת להתחיל להבנות את האקוסיסטמות הזה שנדרש. אני חייבת לציין שיש הרתמות מרשימה מאוד של כל המשרדים, כל נציגי הרשויות המקומיות, הרבה מאוד גורמים מקצועיים בחברה האזרחית,

אקדמיה וכו', שאנחנו בשיח איתם ומתייעצים איתם על הנושאים. זה מתכנס באופן קבוע, תדיר? איך זה? הוועדה פועלת בצורה שיש בה וועדת היגוי וצוותי משנה, צוותי המשנה זה טיפול מניעה וממשקים כאמור ועם תחילת העבודה, הבנו שיש צורך קריטי במתן מענים לנוער ויש איזשהו ציוותון נוער שמגבש כרגע המלצות ספציפיות לנושא הזה, זה אוכלוסייה שדורשת מענים ייחודיים והיא מאוד מאוד חסרה כרגע במענים הקיימים, לדעתי, אפילו יותר חסרה מהאוכלוסייה הבוגרת. אנחנו למעשה הגורם המכנס של המהלך, אבל את העבודה עושים גורמי המקצוע, גם במשרדים וכאמור, הרבה שיח עם מומחים שיושבים פה. זהו למעשה, אנחנו מבינים שהתמכרויות זה נושא מאוד רחב, זאת אומרת לא נוכל במסגרת העבודה הזאת, להכיל את כל מה שצריך לעשות, אנחנו מסמנים את הלאקוניות המרכזיות, מסמנים מיקוד של מאמצים שאנחנו רוצים כבר במסגרת הזאת והכי חשוב לנו זה להבנות מנגנוני עבודה משותפים שיעבדו באופן קבוע, זאת אומרת שהמבנה הזה של הוועדה, ישכפל את עצמו, אנחנו נקים וועדה שפועלת, גם המטה וגם ברמה המקומית כדי,

שהשיח הזה לא יהיה מחולק, כמו שנדב תיאר, שנוכל כל הזמן להמשיך לעבוד על רצף טיפולי, סתם כדוגמא, נושא ההתמכרויות של ההימורים, אנחנו לא מצליחים להעמיק בו כמו שצריך ואנחנו כן מסמנים את זה כאיזושהי עבודת המשך, שהוועדה הקבועה תמשיך לקדם. סליחה שאני קוטע אותך, אני מסכים איתך שזה רק הולך ומתרחב, אז מה קובע מה, בראש סדרי העדיפות, או מה, איך את מחליטה? אנחנו עדיין בעבודה אז אני לא רוצה רגע לסמן דברים, מה שנקרא,

אבל אנחנו כן מסמנים כבר עקרונות מדיניות שצריך להתחיל להכניס לשיח, הנושא של מזעור נזקים על פני הנזרות מוחלטת, חוזר ועולה לאורך כל הדיונים, העובדה כנראה צריכה להתחיל להיות יותר גמישה ומכילה, הסיפור של התנהגויות על טיפול, על רצף של היפגעות, על הסיפור שהסטיגמה שנדב העלה מאוד חזק, כל הנושאים האלה, אנחנו חושבים שכבר צריכים להיות מסומנים כעקרונות מדיניות, הדגש על נוער,

הסיפור של הרשויות המקומית כגורם מרכזי שמתחלל את הטיפול בשטח. אני רגע פורסת, אבל אנחנו מסמנים בעיקר את עקרונות המדיניות, בסוף נצטרך לפרוט את זה לפעולות אופרטיביות שכל משרד ייקח על עצמו לקדם ושוב הסיפור של האקוסיסטמות הוא קריטי קריטי לאירוע הזה. אוקי, תודה. קודם כל אנחנו שמחים פה לארח חבר כנסת מהאופוזיציה ופה אתם תראו את הדוגמא איך אופוזיציה וקואליציה בוועדה הזו - - - איך אתה אוהב להגיד אופוזיציה. משתפים יחד פעולה ועובדים יד ביד,

רציתי רק להגיד שזה מסוג הוועדות, שהנה פה הדוגמא ואל תעשה חבר הכנסת סימון,

כי התווסף לו מתחרה עם השם המקורי והייחודי שלו, אז הוא מאוד חרד הרי, אז אנחנו פה, יש רק סימון אחד, אתה יכול להיות רגוע, אבל אל תהסס, אם יש לך שאלות, פה אנחנו עובדים יחד, כפי שאמרתי. תודה, נטע. כעת הדובר הבא, אנחנו נשמע עכשיו ממשרד הבריאות, אגב, לפני שאני נותן לך את זכות הדיבור,

שאתמול באמת נפגשתי עם יושב ראש וועדת הבריאות, אנחנו משתפים פעולה בנושאים האלה, כי יש הרבה מאוד נושאים שאני מניח שאת מודעת להם וגם פה אנחנו מן הסתם נשתף פעולה. בבקשה, זכות הדיבור שלך. אז קודם כל שמי דוקטור פאולה רושקה, למי שלא מכיר אותי, אני מנהלת מחלקה להתמכרויות. אז היום קצת אני אזכיר מה שקורה במשרד, משרד הבריאות הוא בעצם אחראי על הטיפול באוכלוסיות קצת קצה, נקרא לזה ככה, קודם כל האנשים שהם סובלים מהתמכרות לסמים אופיאטים ולכן יש לנו 13 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך שהם בעצם מפוזרים בכל הארץ ואנחנו אמורים השנה להתחיל לעבוד על מכרז, כי עד עתה שום מכרז לא הצליח בתחום הזה, אז אנחנו מתחילים השנה עבודה על זה. זה אוכלוסייה קשה ומידי שנה אנחנו רואים שפחות,

מספר של האנשים נשמר כקבוע, סביב ה-4,000 אנשים כל שנה, כאשר עדיין ההתפלגות בין נשים וגברים נשארת זהה, זאת אומרת לרוב זה גברים, נשים מגיעות לטיפול רק כ-14 אחוז, מתוך כלל המטופלים וזאת למרות שאנחנו עושים הרבה מאוד מהלכים כדי שנשים יותר יפנו לטיפול, כי כאשר הן מגיעות לטיפול, הן במצב הרבה יותר קשה ויותר מדאיג מאשר גברים ויש עדיין סטיגמה לנשים, להגיע לסוג זה של טיפול. עכשיו בשנים האחרונות בגלל ההתפתחות של התמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות, תרופות משככות כאבים, אנחנו פתחנו בכל אחת מה-13 המרכזים, מסלולים ייחודיים לטיפול הנשים האלה שמגיעות בשעות נפרדות כדי לא לחבר בין אוכלוסיות וכדי שירגישו בעצם שהן שייכות לקבוצה יותר נורמטיבית ולא מתערבבים עם אנשים שהם מכורים כבדים כבר שנים רבות. המסלולים האלה התחילו בעצם לתת הרבה מאוד מענים, זה אוכלוסיות שמגיעות, או מעצמם, חבר מביא חבר, או דרך הקופות, התחילו כן להפנות אנשים לטיפול זה וזה באמת מביא תוצאות מדהימות, חלק מהנשים מפסיקים לגמרי את הטיפול בתרופות האלה וחלק מהן עוברות לטיפולים אחרים, כמו תחליף - - - קנאביס רפואי? גם, או, לא לכולם - - - או קנאביס רפואי? או גם תרופות נוספות, אז זה דבר אחד. אנחנו בתוך המרכזים האלה פועלים מאוד למען שיפור בריאות של הנשים ולכן כל מה שנקרא קידום בריאות, זה אחד מהנושאים שאנחנו מפתחים במרכזים האלה,

טיפול ב- Hepatitis שזה מחלה שהיא מאוד מאוד שכיחה בקרב הנשים, במיוחד, שנהגו להזריק חומרים ובתחילת הפעולה היו כ-60 אחוז מהמכורים שם, היו עם Hepatitis ובשנים האחרונות, הודות לטיפול ונגישות הטיפול שנמצא בסל ועבודה עם עמותת חץ, שזה עמותה שמאוד מסייעת למטופלים, אנחנו ירדנו למשהו כמו 40 אחוז מהמטופלים והרבה מהם קיבלו טיפול. יש עוד נושאים קשורים לקידום בריאות, אני לא ארחיב. לגבי התרופות מרשם אופיואידיות, אנחנו התחלנו לפעול בנושא הזה כבר לפני חמש-שש שנים

- - - [אני פשוט בעד לגליזציה כידוע. יש, יש. אני לפחות יכולה להגיד לכם שאני אשמש חייץ, כדי שלא יקשו עליכם בשום צורה. וגם היא שכחה להגיד שגם יושבת לידי במליאה ואומרת את זה יום יום ושעה שעה. אני מאוהבת בך. בוא נשמור, בוא נמשיך,

היה קטע, היה לנו קטע פרסומות כמו בסרט יפה, בבקשה בוא נמשיך, הייתה לנו אתנחתא,

בבקשה לא להפריע.

משרד הבריאות הקים כבר לפני כמה שנים, וועדת מומחים כדי שתחליט מה יהיו הצעדים האופרטיביים כדי למגר את התופעה, שהיא הולכת ומתרחבת, אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא מדינה מספר אחד ב-או.אי.סי.די, עם הרישום של תרופות מרשם אפיואידיות וזה נתון מאוד מדאיג, כי התופעה רק הולכת וגדלה ואנחנו - - - זה לא בעיה להתמכר לתרופות, כולנו יודעים - - - בוא לא נפריע, בבקשה לא להפריע. לא, זה חשוב אבל. בסדר, אחרי זה את גם תדברי הרי. אנחנו בשלב זה, משרד הבריאות הוציא נוהל שמחייב גם את קופות החולים ובתי חולים, להקים וועדה פנימית, שתדון באיזה צעדים יש, כדי למגר את התופעה, כולל מעקב צמוד על רישום מרשמים, כי הייתה בזה הגזמה. אני הייתי בבג"צ שקצת שינה את פני הדברים, לגבי האזהרה על תכשירים שהיה כתוב באזהרה לציבור, עלול לגרום לתלות ואנחנו הסכמנו לשנות את זה, לגורם לתלות, שימוש מתמשך גורם לתלות ואנחנו עכשיו עובדים כדי ליישם את זה. נו וזה עושה משהו? עוד לא יצא, אנחנו עובדים על זה. אז אני אגיד לך מעכשיו, זה לא יעשה כלום.

אני רוצה להגיד, שבשביל לפתור את הבעיה הזאת, למגר אותה, זה לא צעד אחד, זה הרבה מאוד צעדים ביחד, לא נצליח להגיע לשום דבר, אם לא נפעל בהרבה צעדים. בוא ניתן רק לדוקטור רושקה לסיים. הבעיה הקשה זה פנטניל, שהיום זה אחת מהתרופות המרשם שהיא בעצם זלגה לשוק השחור והיא מאוד מדאיגה וזה אחת מהתרופות הסמים, בעצם שגורם למוות ממנת יתר, בצורה מאד רחבה, גם על זה אנחנו עובדים. התחלנו לקבל - - - בוא נתקדם, כי יש הרבה דוברים. התחלנו לקבל נתונים מקופות חולים, דבר שלא היה קיים קודם.

זה מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים זה. לגבי אלכוהול שלא מופיע כאן, אני רוצה לומר שעד לא מזמן הטיפול באלכוהול היה מחולק בין משרד הבריאות ומשרד הרווחה, כאשר הרופאים ממשרד הבריאות ישבו בתוך משרד הרווחה, אבל אנחנו הפרדנו את הנושא, כי לא היינו מרוצים מהטיפול התרופתי שניתן והצלחנו להכניס לסל, תרופת סלינקרו, התרופה הראשונה שרשומה בארץ לטיפול באלכוהול והתחלנו עכשיו להפעיל טיפול רפואי, בבעיית האלכוהול, שהיא הרבה יותר רחבה, ממה שאנשים חושבים. עוד נושא שאנחנו התמקדנו זה הטיפול בנשים ובמיוחד נשים בזנות ואנחנו הודות לתוכנית הלאומית, למיגור תופעת הזנות, פתחנו מיטות ייחודיות לנשים בזנות, כולל נשים בתחלואה כפולה נפשית ואנחנו מתקדמים עם זה ועוד דבר זה מרכז אמבולטורי לטיפול בצרכני זנות שהתמכרו לזנות, זה משהו שאנחנו גם עשינו מכרז ויש שתי מקומות, רטורנו ואגודה לבריאות הציבור בתל אביב, רטורנו בירושלים, שמתחילים להפעיל את התוכנית הזאתי שהיא גם מאוד חשובה. לגבי התמכרות התנהגותית, המשרד לא כל כך נכנס אל תוך זה, פרט להתמכרות למין ולזנות, אנחנו יחד עם הקופות, ננסה בשנה הקרובה בעצם, להתחיל להרחיב את הטיפול, כולל טיפול תרופתי שקיים לתופעה זו. ההישג הגדול זה התוצאות של הוועדה, למעבר לקופות, בעצם לאחריות לקופות, שאנחנו בדיוק היום, אחרי הישיבה הזאת, אני מתחילה לשבת עם קופת חולים כללית ועם קופת חולים מאוחדת,

כאילו Drill down על התוכנית, מה הם מתכוונים לעשות ואנחנו עכשיו יש לנו עבודה מאוד קשה לשנה הזאתי, לראות איך הקופות מתחילות לפתח שירותים לאוכלוסייה נורמטיבית יותר, שלא מגיעה לטיפול היום. תודה, תודה, גם נשמח כמובן לשמוע את העדכונים. רק מילה אחת הערה, לפני שחבר הכנסת ידידי, חבר הכנסת דוידסון יגיב. לגבי אוכלוסיות קשות,

פה בוועדה הזו, יש רק אוכלוסיות מאתגרות, אין אוכלוסיות קשות, רק מאתגרות. בבקשה, חבר הכנסת דוידסון. תודה רבה, אדוני היושב ראש. קודם כל חשוב לי לברך אותך, אני אמרתי לך את זה גם במליאה - - - נכון. על קבלת התפקיד הכול כך חשוב, אנחנו דנים בשבועות האחרונים בכל הנושא של שינוי שיטת ה- משרד המשפטים, בוא נקרא לזה ככה, אני לא אהיה

אבל האמת, מה שקורה בשולחן הזה הוא הדבר החשוב ביותר. אנחנו נמצאים במקום שהוא תהום לחברה הישראלית ואם אני אגדיר את זה בכותרת, נכשלנו, נכשלנו כחברה, נכשלנו כפוליטיקאים במשך השנים, נכשלנו להבין קודם כל את הצרה הכול כך גדולה, שהחברה הישראלית נמצאת בה, בנושא של התמכרויות. יש לי גם סיפור אישי ואני לא מתבייש בו, אבא שלי היה אלכוהוליסט ואבא שלי היה רופא בכיר מאוד, במדינת ישראל והיה לי נורא,

נורא קשה, הרבה שנים, עם סבל נפשי, עם בושה, עם חוסר ידע, איך לטפל בנושא הזה, לשמחתי הצלחנו להוציא אותו מזה והוא עשרים שנה "יבש", אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא נוגע לחברה מוחלשת, זה לא נוגע להומלסים, זה נוגע לאנשים בכל מצב, בכל מקום, זה אנשים עשירים, זה יכול להיות בסביון, זה יכול להיות בכפר שמריהו, זה יכול להיות בקריית שמונה, זה יכול להיות בחברה הערבית כמובן, בכל מקום, בכל מקום

שאני נאמתי על הנושא הזה בכנסת, שירדתי מהמליאה,

כמה חברי כנסת, באו אליי ולחשו לי באוזן, שכן שלי,

האחיין שלי,

ועד היום עברה כמעט שנה, עוד מעט עוד פעם מגיע יום התמכרויות, לא נעשה דבר וצר לי להגיד את זה, אם לא נעשה שינוי מחשבתי, גם לא יהיה כלום. ומה אני מתכוון? אני שומע את הנושא של וועדת ההיגוי ואני שומע תהיה וועדה כזאת ותהיה עוד וועדה ועוד וועדה ואני שומע את זה בהרבה מאוד משרדים, אבל בסוף, אני אגיד לך, מעכשיו לא ייקרה כלום, שום דבר מזה ולמה? כי לא משנים את המחשבה. יש פה עניין של בנאדם שמגיע כבר למצב הנוראי שהוא הגיע,

אני אספר לכם על הימורים, מה עשיתי בשבועיים האחרונים, אבל בכדורים וקנאביס, כל אחד מגיע למצב רע מאוד, אבל אנחנו לא חושבים, מה עלינו לעשות כדי לא להגיע בכלל למצב הזה, איפה המניעה? איפה המניעה בחינוך, בחברה, מה הגורמים שאותם אנשים מגיעים, איך אנחנו מונעים את זה, איך אנחנו מונעים מאותו ילד בן עשר שבגיל 16, לא יגיע לשם, מה אנחנו עושים כחברה? אז קודם כל צריכים לעשות שולחן עגול, עם משרד הרווחה ומשרד החינוך ומשרד הספורט, כי לספורט יש חלק קרדינלי בדבר הזה, תקראו מה עשו במדינות בעולם, בארצות הברית, בסקנדינביה שהיו במצב קשה מאוד של סמים, איך הם מיגרו את הסמים, באמצעות הספורט. אז אני חוזר ואומר ואומר ואומר, אבל זה עובר לכולם פה ליד האוזן וזה הכסף הכי קטן, כי ילד שיהיה עסוק, עסוק אחר הצוהריים,

אם זה ספורט, אם זה תנועות נוער, לא יגיע למקומות האלו אז יש שני דברים,

כשכבר מגיעים לתהום הזאת, איך אנחנו עוזרים לאותם אנשים והדבר היותר חשוב, איך אנחנו מונעים אותם מאותם אנשים להגיע לזה, שזה הדבר החשוב. הייתי בביקור במרכז הישראלי להתמכרויות, אתה חייב להגיע לשם, אני הייתי מופתע לטובה מהמרכז הזה,

הלוואי היו עוד כאלו בארץ. עוד שני דברים שאני רוצה להגיד, נושא ההימורים, אני רוצה להגיד לך שבמדינת ישראל, מהמרים הימורים בלתי חוקיים בספורט, מעל 15 מיליארד שקל בשנה, בטים וכל הסיפור הזה, אנחנו אוהבים כדורגל, זה הופך להיות תיאטרון ולא ספורט, מוכרים את המשחקים, אנשים מתמכרים לזה, כל הנושא של בטים. אני פניתי לשר לביטחון לאומי ואני כבר בדיונים אתו והבאנו כסף מהטוטו כדי שיממנו את זה, זה מתחיל לזוז, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן, ההימורים זו צרה גדולה. אתמול קיבלתי טלפון מאסיר בבית סוהר בכלא איילון,

הוא שמע וראה וקרא והוא אמר לי,

אנחנו פה יותר מחמישים אחוז אנשים מכורים, לא מטפלים בהם בכלל,

זה מה שנותנים להם, אין בעצם גמילה בבתי הסוהר, אז אנחנו נותנים להם גמילה והם דקה אחרי שהם יוצאים מבית הכלא,

להיות סוחרים ומשתמשים וכדומה. והנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של האלכוהול, מדברים פה הרבה מאוד על כדורים ואת זרקת שני משפטים על הנושא של האלכוהול, אני רוצה להסביר לכם, שמעל 100 אלף משפחות במדינת ישראל, נגמרות לגמרי, גמורות, כלכלית, נפשית, משפחתית, בגלל הנושא של האלכוהול, הכי קל להשיג אותו, אפשר להחביא אותו, אנחנו לא יודעים שהם אלכוהוליסטים, אתם תשבו, תחשבו שאדם שיושב איתך במשרד, הכול טוב אצלו והוא אלכוהוליסט והנושא של אלכוהול חייב להיות על השולחן, כי מתחילים אותו גם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אני קודם כל מאחל לך, באמת חברי, הצלחה

זה תחום שהוא בתוך נשמתי, אני אעשה כל מה שאני יכול ולכם אנשים, אני מבקש, יושבים פה אנשים, תצאו מהמחשבה שהייתם בה ארבעים שנה, זה לא עובד, אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים, בואו נחשוב אחרת, בואו נלמד ממה שקורה בעולם, איך בעולם במקומות שעשו את זה טוב, איך אנחנו מצליחים לעשות את השינוי הזה. תודה רבה.

תודה על הדברים ואני רק אגיד הערה אחת, זה לא פעם ראשונה שדיברת, אתה חושף פרט מחייך האישיים ורק אדם חזק עם חוסן ועם כנות ורצינות, עושה זאת ולא בפעם הראשונה, אני מברך אותי ואת הוועדה שאתה חלק ממנה.

ואבא שלי כרופא, הולך ונואם בפני אנשים צעירים, בבתי ספר והוא לא מתבייש בזה.

אנחנו צריכים להבין ולהוציא את הסטיגמה, כמו שהם אמרו, שזה לא נוגע רק למסכנים. אבל אני חושב שאמר את זה יפה מאוד נדב, כאשר הציג את הדברים, שזה כולל את כלל האוכלוסייה ואתה חיזקת את מה שהוא הציג. תודה רבה, תודה חבר הכנסת דוידסון. דוקטור רוני ברקוביץ, שלום. הצגת מצגת שלום, תודה רבה אדוני היושב ראש, אנחנו שמחים עוד פעם להתכנס כאן בוועדה, המצגת כבר תעלה ואני אספר על עצמי, אני דוקטור רוני ברקוביץ, מנהל אגף האכיפה של משרד הבריאות. אנחנו עושים בעיקר בסחר באגף לאכיפה בתרופות מזויפות וגנובות, סחר של ייצור של אלכוהול מזויף, טיפול בסמי פיצוציות, בדיקות שיער עבור סמי אונס, יש סחר אסור בתרופות מרשם שאני דווקא על זה ייתן את הדגש, כי גם דיברה פאולה על הנושא של האופיאטים, אני אתן קצת יותר דגש על מה שבדיוק אנחנו עושים ועל מה שקורה בשוק השחור, כי השוק השחור מתפרע ואנחנו גם מייצגים את מדינת ישראל בפורומים שונים ורק לפני יומיים, הייתה לנו פגישה בשגרירות ארצות הברית, לדבר על הנושא הזה של תרופות מרשם ולייצר שיתוף פעולה. שיתופי הפעולה העיקריים, כמובן משטרת ישראל, עם המכס, יושב לידי בחור מאוד יקר מהמכס, עם כמובן כל יחידות של משרד הבריאות וכמובן עם כל ארגוני הרוקחים. זה פשוט תמונה מהחצי שנה האחרונה ויש כמה תמונות כאלה, בשיתוף פעולה שלנו, יחד עם המשטרה, לפעמים אנחנו משתתפים בפעילות, לפעמים הם לבד, אנחנו נותנים עדות, חוות דעת, זה מאתמול בהרצליה, תמונה מאתמול, רק בחצי שנה האחרונה, נתפסו עשרות אלפי כדורים בשוק השחור, אצל בלדרים, שמוכרים כדורי מרשם, כדורים שהם בפקודת הסמים ורובם אופיאטים לא מזויפים, רגילים, בניגוד לכל הזיופים שיש בדיאטות וזה, פה אין זיופים, הכול מגיע מצינור השיווק החוקי ואני כבר אגיד מה אנחנו בדיוק עושים בדברים האלה. זה נפלט מהצינור - - - איך זה מגיע? מוכרים את הזה ברשתות החברתיות, בעיקר בטלגרם, בלדרים, הרבה בלדרים שמוכרים את זה, כלומר יש אנשים שהם גם מקבלים בשביל עצמם מרשם ל-90 כדורים, 30 לוקחים, את השאר הם מוכרים. גם בקנאביס זה ככה. יש גם בקנאביס ככה. אבל זה קיים, הערה טובה מאוד. המון מרשמים מזויפים - - - בואי תראי ילדים בני 15 בבתי ספר משיגים קנאביס, מאנשים שקונים מרשמים. המון מרשמים מזויפים, אפשר לקחת דף A4, לרשום עליו מרשם,

חותמת של רופא, ללכת לבית מרקחת, לקבל את המרשם. מעורבות גוברת של מדבקות פנטניל שזה הדבר החדש והכי הכי מסוכן והשאלה כמה זה דחוף. אתה יכול להסביר מה זה המדבקות האלה,

הנה זאת המדבקה, המדבקה פנטניל היא בעצם, תרופת מרשם, שנותנים אותה מדבקה טרנסדרמלית, שלושה ימים ואחרי שלושה ימים מחליפים אותה, התרופה ניתנת לטיפול סרטן וכאב נורא קשה, כלומר שתרופות אחרות כבר לא עובדות, לשם השוואה הוא פי מאה יותר חזק מהמורפיום, רק לשם השוואה והוא מגיע במיקרוגרמים, שאלף מיקרוגרם זה אחד גרם ונותנים אותו דרך העור, רק לראות את הפוטנטיות שלו, זה התרופה, הסם הכי הפוטנטי היום בארץ ומה שעושים במדבקה, מתמכרים לזה, לוקחים את המדבקה,

עם מצית מלמטה מחממים ושואפים את האדים וזה הסם הכי חזק שיש, גם מגלגלים ומעשנים וזה היום הדבר הכי חזק וזה סם, זה בפקודת הסמים.

תפיסה מחודש שעבר בתל אביב, במקום אחד, 586 מדבקות, בחנות אחת שמכר רק של פנטניל, בלי כל הדברים האחרים, על ידי משטרת ישראל, כמובן שהגענו ונתנו חוות דעת על החומרים ולהגיד, זה סחר בסמים,

קוקאין, זה עשרים שנות מאסר בפועל, כלומר זה עבירות פליליות, זה לא רק פקודת הרוקחים, זה סחר בסמים וקטין מתחת לגיל 18 זה 25 שנות מאסר בפועל וזה רק מה שבשוק ואנחנו עשינו השוואה, רק בשנת 2023 הכמות של התפיסות שלנו, של אופיאטים אני מדבר, יותר מ-3,000 יחידות, רק של אופיאטים בשוק השחור. עכשיו כל הדברים וגם שנה שעברה ואני אמרתי למנכ"ל הקודם, דוקטור נחמן נש,

אבדנו שליטה,

השוק משתולל, אנחנו חייבים לעשות שינוי ועכשיו, כי מה שיש בארצות הברית, מה שאובמה הכריז בזמנו, על מגפה, אנחנו בדרך לשם וזה יגיע לשם - - - לא, אנחנו כבר שם. אנחנו כבר שם ואנחנו כבר שם. אנחנו כבר שם מזמן, אם לא שמתם לב. ולכן המנכ"ל הנחה אותנו,

להקים וועדה, שכמובן פאולה הייתה חלק וגורם ממשרד הבריאות ואני בדיוק ייראה את הדברים המרכזיים שאנחנו עשינו ואנחנו לקראת סוף הוועדה. אלה נתונים מכל ארבעת קופות החולים של הניפוק, משנת 2015 עד 2021, אפשר לראות עלייה פי אחד וחצי, רק בניפוק של המרשמים שהגיעו מקופות החולים ואין עלייה פי אחד וחצי בחמש שנים, מבחינת חולי סרטן, כלומר העלייה הדרסטית זה בגלל שזה הולך לשוק השחור ואנחנו יודעים וכמו שאמרנו שיש בגלל, גם זה לפעמים מרשמים וגם, אגב, יש גם רופאים מאוימים, היו כמה תיקים שטיפלנו שרופאים פשוט מרוב פחד, שאיימו עליהם, הם גם נתנו מרשמים לאנשים, פשוט שלא מגיע להם והיה גם תיק עם תחנת קריית שמונה, שפשוט עצרו רופא, לא מזמן, בגלל שהוא נתן מרשמים וככול הנראה זה גם גרם למקרה מוות. אז מה שבעצם עשינו זה מה שנקרא regular impact assessment שבעצם,

הגברת המעקב אחרי מטופלים שצורכים אופיאטים, הפנייה לטיפול במקרים של מטופלים חשודים, תרבות חריגה, הפחתת של תופעת זיופי המרשמים ומזעור הנזק מניפוק של אופיאטים. בעצם אחרי הגדרת

יש את הבודקים את הרגולציה שלנו, מול הרגולציות, יש התייעצות פנימית של כל הגורמים, בתוך משרד הבריאות שזה התמכרויות, חטיבה, אגף הרוקחות,

אנחנו מעבירים את זה החוצה, גם לכל ארגוני הרוקחים, גם דויד פפו שלנו כאן מהסתדרות הרוקחים,

יש שיתוף פעולה פורה, לא רק רוקחים, לכולם בחוץ, מקבלים את הדיונים, בדיוק אנחנו הכנסנו את הדברים, הייתה לנו פגישה עם דוקטור ספי מדלוביץ, המשנה למנכ"ל, לפני שבוע ואנחנו ממש לקראת הישורת האחרונה. שקף הבא, אלה כל הגורמים בעלי עניין שאפשר לראות פה שנתנו תשובות, המון רוקחים פרטיים מהתעשייה, הר"י וארגוני הרוקחות וחברות תרופות ומכבי ומאוחדת, כולם נתנו בעצם את ההערות שלהם. אולי זה שקף קצת קשה, אבל אני פשוט אגיד את הדברים המרכזיים שאנחנו הולכים לעשות, אחת הבעיות כמו שאמרתי זה המרשמים הלבנים, שיש הרבה זיופים, שאפשר לקחת דף A4 ולתת אותו ואנחנו הולכים להגביל אותו לחמישה ימים, כלומר אנחנו יודעים, מי שיוצא מבית חולים והוא צריך עכשיו תרופה וכו', אז אי אפשר למנוע ממנו בכלל והייתה מחשבה שלושה ימים, אבל יש גם סופי שבוע, לכן החלטנו שיהיה מרשם לבן, תקף לחמישה ימים וזהו. גם בתי מרקחת יהיו פתוחים גם כל היום אז אתה יכול גם שלושה ימים,

בגלל סופי שבוע וחגים, אנחנו לא רצינו לפגוע בזה,

זה מה שרצינו בהתחלה שלושה ימים, אבל בגלל העניין. שקף הבא, מרשם אלקטרוני, כל בית מרקחת פרטי יהיה מרושת, לא יהיה מצב, היום מה שקורה, אחד הולך לסופרפארם, אחר כך הולך לבית מרקחת פרטי, הוא לא יודע שהוא לקח את

או דברים אחרים בסופרפארם,

"דוקטור שופינג", לא יהיה המצב הזה יותר, לא יהיה בית מרקחת אחד שלא יוכל לתת את האופיאטים - - - .. כי אנשים לוקחים את זה בסופרפארם ואחר כך - - - זה דיאטות, אבל זה משהו אחר,

מודל הקנאביס, רוני.

מודל לקנאביס ולכן בסופו של דבר, אם אנחנו נחבר במאוחדת, או מי שהוא חבר כללית, כללית תקבל את כל הנתונים של אותו לקוח,

קנה את התרופות בכל בית מרקחת בארץ וככה אפשר לעשות מעקב, כלומר יהיה מרושת אלקטרונית. היום כל רופא שיכול לתת איזה מינון שהוא רוצה, של פנטניל, אנחנו הולכים להגביל את זה, כמובן לא לחולי סרטן ולא לחולים במחלות קשות, המינונים יהיו מוגבלים ואתה לא תוכל לתת איזה מינון שאתה רוצה, למרות שאתה רופא,

פה הייתה התנגדות העיקרית של הר"י, אבל אנחנו רואים מה קורה בשוק השחור. כמובן הקמת בקרה על קופות החולים ועם פנקס סמים אלקטרונים, שם בבתי מרקחת יש פנקס סמים ידני וכותבים ידני, הכול הולך להיות ממוחשב, לעבור ישר למשרד הבריאות. שקף הבא, פה זה שוב פעם בקצרה, הגבלת מינון של אופיטאטים במרשם ידני, הגבלת מינון יומי, מעבר לרשומות אלקטרוניות, חיזוק קווים מנחים ואנחנו ממש, יש לנו כבר את ההמלצות הסופיות, אחרי כל, אנחנו שלוש פעמים שלחנו להערות ציבור, כלומר העניין התחיל לפני חצי שנה, כבר קיבלנו כמה פעמים ואנחנו כבר הטמענו אותם ועכשיו הצעדים הבאים שנשארו לנו זה הלשכה משפטית, מיפוי החוקים והתקנות, זה צריך להיות שינויים חקיקה, שינויים בפקודת הסמים המסוכנים. אנחנו גם השבוע נפגשים עם הייעוץ - - - עוד חצי שנה?

זה התחיל לפני חצי שנה, הכול לקח, עוד פעם, אנחנו מקווים כמה שיותר, בעזרה שלכם וכו' וכו', כי אנחנו רואים מה שיש בשוק, אנחנו יודעים מה שיש, אנחנו מתריעים, לא מסתתרים וחייב, חייב,

כי בניגוד לכל הזיופים שיש ובניגוד לארצות הברית, גם אמרו לי בשגרירות,

אצלנו זה מגיע ממקסיקו וזה מזויף הרבה, אצלנו אני אומר לא, זה מגיע מבתי מרקחת, מקופות חולים וזה לא מזויף ועושים בהם שימושים אחרים ויש עלייה דרסטית וגם בקרב בני נוער, התיק עם תחנת נתניה, ממש בני נוער הגיעו עם קריז, שלקחו פנטניל והסכנה כאן כל כך פוטנטי למינון יתר ואני בטוח שאם אנחנו לא נעשה כרגע דברים, המצב רק יחמיר.

דוקטור ברקוביץ, תודה. אני חייב להגיד שמה שאמרת עכשיו, זה לא מטריד וזה לא מדאיג,

אתה מציג לנו תמונה מאוד מעוררת דאגה, זה מחזיר אותי למה שאמרתי בפתיח ואני שמח שחברי כנסת מסיעות שונות מלווים אותי, פה אין פוזיציה בוועדה הזו ואני מקווה שזו תהייה וועדה, דיברנו עם המנכ"לית, לשדרג אפילו את הוועדה הזו כדי שיהיה לה יותר שיניים כדי שנבוא עם תוצאות, פה אני רואה שגם אין לנו הרבה זמן, אז נעבוד יחד, נעבוד יד-ביד כולנו פה, כדי להביא תוצאות. זה ממש מפחיד, אם הייתי רוצה עכשיו אולי, כי אין לנו הרבה זמן, אבל אם היית צריך לתת לי, אתה יודע יש הרבה סיבות שהביאו אותנו עד הלום, אבל אם היית צריך להצביע על סיבה אחת שהביאה להחרפה הזו בקצב זמן כל כך קצר, מה היית אומר? המון זיופים של מרשמים, מרשמים לבנים, להגביל אותם לחמישה ימים, רק השבוע הזה ששני מקרים של חקירות נגד שני אנשים מבתי מרקחת, שפשוט זייפו וגם אנשים אחרים, יש כרגע חקירות, הכמות של המרשמים הלבנים המזויפים היא אסטרונומית, שזה כרגע להגביל את ה- אבל אני רואה, אני שומע בדבריך שיש מענה.

יד קלה של הרופאים ותמיד אחר כך מי שצריך באמת, בסופו של תהליך נפגע, כי עושים מיגור כללי להכול ואז אנחנו במגמת סבל. תודה, טוב, הייתה לנו את טלי גוטליב ידידתי שנכנסה במועד שהיא חושבת, אבל יש גם את טלי יוגב שנמצאת ביחד איתנו, במשרד לביטחון לאומי, רשות לביטחון קהילתי,

הבמה שלך. אז שלום ואני מאוד שמחה על הכינוס המחודש של הוועדה. שתי מילים על הרשות, הרשות היא בעצם תולדה של התכנסות של שלושה גופים תחת המשרד לביטחון לאומי, מה שהיה בזמנו, הרשות למאבק בסמים ואלכוהול, שהייתה מוכרת פה סביב השולחן, תוכנית מצילה של המשרד ו'עיר ללא אלימות', כרגע אנחנו עובדים כגוף אחד, מזה ארבע וחצי שנים. אני רוצה קצת לדבר על רקע כללי ולתת כאילו זווית שעד עכשיו לא יותר מידי דיברו עליה ולהגיד שבעצם, אנחנו נמצאים פה מ-2019 בשינוי מדיניות כללי, ספציפית על הנושא של הקנאביס, שאנחנו עוברים כל פעם בטקטיים, של בערך שנתיים-שלוש, לנושא של עבירות מנהליות ושבעצם, מינואר 2019, היה אז את מתווה ארדן על הנושא של הקנסות, מאפריל שנה שעברה, נכנסנו להסדר חדש, שעבירה הפכה להיות אחזקה, הפכה להיות עבירה מנהלית לגבי בגירים, הקטינים הוחרגו מההסדר, תיכף ידידי ידבר על זה וגם אני אדבר על זה ואנחנו נמצאים פה ממש בדקה ה-99, כי ההחרגה, נכון להיום היא עד ה-15 בפברואר, כאילו שבוע הבא, החרגה של הקטינים נעלמת ולכאורה הם יצטרכו לעבור להיות כמו הבגירים בברירת קנס, שזה מבחינת כל הנוגעים בדבר, סביב השולחן, לפחות, על הסכנות של זה למתבגרים יש קונצנזוס. יפעת את הולכת לדבר על זה? אז יפעת תדבר על הוועדה שהייתה במשרד המשפטים בנושא הזה, שאני לא חושבת שיש מישהו פה סביב השולחן כמעט, שלא היה חלק מהוועדה הזו ולמה אני אומרת את הדברים? כי בסופו של דבר, כל המתאר הזה של השנים האחרונות, הביא לירידה משמעותית בתפיסת המסוכנות, אז זה התחיל עם קנאביס, היום אנחנו גם הולכים לתחומים אחרים של שימוש בסמים שיש ירידה משמעותית בתפיסת המסוכנות, גם של הציבור כולו ובעיקר שאנחנו מדברים על מתבגרים, אבל אני חייבת להגיד, שגם שאתם שואלים הורים למשל, בשאלונים, מה אתם חושבים לגבי הסכנה בשימוש של קנאביס ומה אתם חושבים לגבי הילדים שלכם, יש ירידה דרמטית, בתפיסת המסוכנות וזה מסוג הדברים שמאוד מאוד מטרידים אותנו. אנשים מבינים כבר את מערכת ה- - שלנו, קנאביס אינו סם.

חגית, בואי לא נפריע, יהיה לך גם את זכות הדיבור. לא, צריך להגיד, אתה יודע.

אני אוהב הערות ביניים, אני אוהב שיח מעניין, אבל בואי ניתן לה. כל ה.. חוזרים על עצמם עשרות שנים ומה התשובה?

בואי ניתן לה לסיים ואת תקבלי את זכות הדיבור. אז אני רוצה להזכיר וזה גם הוזכר פה קודם וגם רוני דיבר על זה, שהנגישות היום לחומר היא מאוד מאוד קלה, רשתות חברתיות, משלוחים הביתה, איזה סוג של סמים שרק רוצים, איזה סוג של חומרים שרק רוצים ובלי שום אבחנה זה עובר לציבור של אנשים מבוגרים, או לילדים, שום בעיה ולשים בו גם בסוגריים את זה שאם אנחנו מדברים על ריכוזים של חומר פעיל, בקנאביס אנחנו גם כל הזמן במגמת עלייה. חזרנו מכנס באירופה, גם באירופה מדברים על זה שהריכוזים יושבים היום על אזור ה-30 אחוז.

מדינת ישראל עומדת על 24 אחוז והיום גם הרופאים קיבלו הוראה איך לא לעשות את זה בכלל. היא מדברת על הלא רפואי, היא מדברת על השוק השחור.

בואי נאפשר לגברת יוגב להמשיך בבקשה, לא נפריע. אוקי, אני גם - - - בסדר, יהיה לך זכות דיבור, את תגיבי. אני גם רוצה להגיד, גם פאולה הזכירה את זה ובטח גם שבי ידבר על זה, שאנחנו מדברים על זה שסדר גודל של 30 אחוז מהמטופלים שמגיעים למערכות הבריאות והרווחה, עקב התמכרות, מגיעים בגלל התמכרות לקנאביס. אני רוצה להגיד שהיה לנו שיח יחד עם משרד המשפטים, עם מתבגרים לפני שנה, שהיו אכפתיים ורהוטים ובעיקר דיברו - - - זה - - זה נורא מפריע, גם אם יש לך - - - אבל המידע שלך אינו מסתמך על שום דבר מדעי - - - סליחה,

חגית,

אז אני רוצה להגיד פה משהו, הרי מה אמרתי בתחילת דבריי,

פה לא מרחיקים אנשים - - - סליחה, אני מתנצלת,

בוועדה הזו לא מרחיקים אף אחד,

לגבי עובדות, אני מניח שהגברת יוגב באה עם נתונים רציניים ולך יש נתונים אחרים, את יודעת לעיתים יש נתונים קצת שונים, בואי נתווכח לאחר מכן, אפשר להתווכח, אבל אמרתי מתווכחים בנועם ובטח לא מפריעים לגברת יוגב, כי אני רוצה להקשיב לה, מה שהיא אומרת, אותי מאוד מעניין, בבקשה ואחרי זה כמובן,

בסדר גמור. אז אני חייבת להגיד שהמפגש עם המתבגרים היה באמת על רקע הנושא של איך אנחנו מתייחסים לשינוי בנושא של קנסות והם היו, מה שנקרא, משמנה וסלתה של האוכלוסייה ודיברו בכנות ובבהירות מאוד גדולה, על מצב מאוד קשה, בעיקר דיברו על הרקע, כמה הקורונה גרמה להרעה במצב ועל זה שיש שימוש בכל הגילאים, בכל היישובים, בכל הרמות הסוציו-אקונומיות ובעיקר דיברו על שימוש בקנאביס. אני רוצה רגע לעשות פה פאוזה, להגיד מה אנחנו כרשות לאומית לביטחון קהילתי עושים בעניין הזה - - - רגע,

רשות הסמים עברה אליכם בעצם,

את מדברת בכובע הזה? כן, היום זה נקרא הרשות לביטחון קהילתי. שזה בתוך המשרד לביטחון לאומי. כן, כן, כן. ואת, מה תפקידך שם? אני מנהלת את אגף מניעה, טיפול ושיקום. עכשיו ננסה לקצר, כי הדוברים פה, הזמן קצר.

אז כן חשוב לי להגיד, שכחלק מהמערך של העבודה שלנו, אנחנו יושבים בכל הארץ, יש לנו מנהלים יישוביים וצוותים בכל הארץ.

אני כן רוצה להגיד שגם כתוצאה ממחקרים מאוד נרחבים שנעשו,

להרים פה את הזה ולהגיד שב-2023 הקדשנו חלק הארי של התקציב, לנושא של תוכניות מניעה, בדיוק במיקוד של ספורט ושל יצירת חלופות נורמטיביות ולמלא את שעות הפנאי, אבל עוד פעם, אם אתה משווה את זה למה שלמשל יש באיסלנד, אז צריך לקחת בחשבון, על היקפים שאנחנו מדברים. בואי נסכם, כי אני רוצה לשמוע הרבה מאוד דוברים.

החלטת ממשלה 588, הייתה על הקמת מרכז ניטור לאומי, לנושא של התמכרויות, ברשות לביטחון קהילתי. כל משרדי הממשלה הרלוונטיים יושבים איתנו בוועדת היגוי, אנחנו לקראת מרץ, נגיש את המתאר של איך זה צריך להיות, גם באפיות הארגוני, גם המקצועי, של איך מרכז הניטור הזה יעבוד, זה חשוב להגיד את זה, כי כמו שאתם רואים, יש המון גורמים שמטפלים בנושא וצריך גוף אחד שירכז את המידע מכולם ויוכל לתת בעצם כלים משמעותיים למקבלי מדיניות. תודה, תודה רבה, גברת יוגב. בבקשה, עופר מסינג. שלום, עופר מסינג, רמ"ח נוער ומשפחה. אני צריך לומר אדוני שאני מתרגש מאוד היום, בני וכלתו נמצאים כרגע בחדר לידה ועומדים להפוך אותי לסבא בעזרת השם. [כולם מאחלים מזל טוב] הנה התמכרות חיובית, לידות, לידות זה התמכרות חיובית, אנחנו בעד התמכרויות טובות. אני מקווה מאוד שאני אקבל בשורה טובה, תוך כדי הוועדה. אני רוצה להתחיל אדוני, ככה, תחום העיסוק שלי והתחום שעליו אני אחראי הוא תחום בני הנוער, הקטינים וצעירים. אני רוצה לומר לוועדה, במידה רבה, להזהיר את הוועדה, ביום 15.2 אמורה לפוג ההחרגה שחלה על הקטינים, אנחנו היום כלפי קטינים, נוקטים תהליך שנקרא, ט"מ, ראשי תיבות של טיפול מותנה, למעשה, כאשר הם נתפסים בעבירה של שימוש,

של ההליך הפלילי, אלא דרך הליך אלטרנטיבי, הוא כמובן כרוך בהגעה למשטרה, בהפניה שלנו לשירות מבחן לנוער והוא בתורו עושה את תהליכי השיקום, המניעה והטיפול, גם לנו יש פרויקטים רבים, צריך לומר היום, בכל תחנת משטרה יש פרויקט שמתייחס לבני נוער עוברי חוק ולוקח בתוכו גם משתמשי קנאביס, מתוך מטרה להעביר אותם לתהליך של חזרה לנורמטיביות. אנחנו רואים למשל גיוס לצבא כתהליך סופר משמעותי ואנחנו עושים את זה לכך. העובדה שב- 15.2 אמורה לפוג חלילה, החרגה של הקטינים, באמת אני רואה את זה כתפקידה של הוועדה, לכל הפחות לקיים דיון בעניין הזה ולדחות בשלב הראשון למספר חודשים כדי שנוכל לקיים דיון ענייני בנושא, הוא מבחינתי קטסטרופה, אני יכול לומר, כמי שמייצג מערך של כ-500 שוטרים, בלשים, רכזים וחוקרים שעוסקים בתחום הנוער באופן ישיר ועוד אלפי שוטרים אחרים שהמשמעות של מניעת החרגת הקטינים והעובדה שהם לא יפגשו משטרה היא קטסטרופה מוחלטת שתגרום לכך שלמעשה, בפועל לא תהיה לנו שום דרך, לא להגיע לבני הנוער ולא אחר כך להכניס אותם לתוך המסלול של שיקום וטיפול ואני מדגשי עוד פעם, במקרים של שימוש, לא נכנסים בתוך ההליך הפלילי, נכנסים בתוך תהליך אלטרנטיבי, תזכרו את השם הזה ט"מ, יש ניסיון קבוע, על ידי בעלי אינטרסים, לטעון שהתהליך שאנחנו עושים הוא תהליך פלילי ולא כך הדבר. אני אומר זו פעם ראשונה שראיתי את הנתונים מוצגים ומה שאני יודע מתוך הכרת השטח. ההתמכרות לקנאביס, התמכרות בכלל, אנחנו יכולים לסובב את זה כפי שאנחנו רוצים, פוגעת בעיקר בשכבות שנחשבות לשכבות חלשות, אמרת,

שאתה לא רוצה לקרוא להם ככה, אבל בשכבות מתקשות יותר.

וסיכויי נקרא לזה, החלמה וחזרה לחיים נורמטיביים, במקרה הזה, הם נמוכים מאוד בגלל היעדר משאבים ואמצעים. אז אנחנו עושים הרבה מאוד,

עושים שימוש בספורט, אני כשלעצמי, עושה ספורט שנקרא MMA ספורט לחימה קשוח מאוד, אנחנו עושים מהפכה בשכונות,

בחולון ובראשון, שכונות קשות מאוד שהיום מתחילות להוציא מתוכם לוחמים ביחידות המובחרות ביותר. כל תפיסת העולם שלנו מבוססת על כך שאנחנו באמצעות פעולות חקירה, באמצעות שימוש במודיעין, מגיעים לקטינים האלה, משתדלים לנתק אותם מהמעגל שמספק להם את הסמים ומכניסים אותם אל תוך שירות המבחן לנוער, או אל תוך פרויקטים שאנחנו עושים אותם, מתוך מגמה לשקם אותם. אני רוצה לומר עוד משהו, אם חלילה, אנחנו לא נצליח להאריך, החל מה- 15.2 לעוד מספר חודשים כדי לקיים את הדיון הזה, המסר שאנחנו מוסרים לבני הנוער, בכל מה שקשור לקנאביס, אני לא מדבר על בגירים,

אני לא מדבר על מה שקשור לטיפול תרופתי, זה מבחינתי לא משנה, אם הטיפול התרופתי הנדרש קשור בקנאביס, או קשור - - - במדינת ישראל הנוער סובל רק מבעיות קנאביס? ממש, ממש לא.

הזכרת את המילה קנאביס לפחות תשע פעמים, לא דיברת על אלכוהול, לא דיברת על שום דבר אחר,

חגית, חגית. עליי בריונות לא עובדת. אני לא בריונית, אני שואלת שאלה. אל תפריעי לי, אל תפריעי לי בבקשה. חגית, בואי, יש לך את זכות הדיבור, את מופיעה כאן, כאשר תהיה לך את זכות הדיבור, אני רוצה דווקא לשאול אותך שאלה, קנאביס לבני נוער הוא דבר שמבחינתך הוא דבר מקובל?

בסדר, אז זאת עמדתך, אז טוב שאמרת בל יעבור. בסדר, אז זו עמדתך. אני גם בעד שמכיתה א' יהיה חינוך להבנה, מה זה חומרים שהאדם משתמש ויש להם השפעות. אפשר גם בגן חובה. ככה זה שאין לנו אפשרות לדבר לא על האלכוהול, כל הנוער שלנו עם סמי אינטרנט, סמים שאתה בכלל לא יודע איך קוראים להם. תודה, תודה, בוא נמשיך. אני אומר גם מעבר לזה, אם חלילה עוד פעם, ב-15.2 לא תוארך ההחרגה הזו, המסר שאנחנו מעבירים לבני הנוער, המסר שאנחנו מעבירים לחברה והמסר שאנחנו מעבירים להורים, מדובר במשהו שלא יכול להתקבל על הדעת אז אני אמרתי,

אני הגעתי מאירוע שהוא משמח ואני ממש לא רוצה להשתמש במילה מתחנן, אבל אני מבקש מעומק ליבי, מהוועדה, לגרום לכך שההחרגה תוארך החל מה-15.2 למספר חודשים, אני מוכן להגיע לכל מקום, אם תרצו שאני אביא לפה,

זה המקצוע שלי, זה מה שאני עושה כל חיי, אנחנו נביא לפה בני נוער. תודה רבה, תודה על הדברים החשובים מאוד ואני מאוד שמח שאתה נכנס אוטוטו לאירוע מתמשך אז יהיה לך אושר, תודה רבה. אנחנו עוברים לזום, נאווה כהן אביגדור, מוקד 105, בבקשה נאוה. בוקר טוב, תודה לכולם, אני רוצה ככה להתמקד באמת, בחלק שלנו של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מילה אחת למי שלא מכיר, אני מקווה שכולם מכירים, מטה לאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105 הוא גוף ייחודי בארץ ובעולם, בהובלה של המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל להב 433, שותפים משרד החינוך, הבריאות, הרווחה והביטחון החברתי והמשפטים ובעצם אנחנו נותנים מענה כולל, לכל טווח הפגיעות בקטינים במרחב המקוון, אבל מעבר לזה, גוף ייחודי, יש לנו אגף אזרחי ופה אני רוצה רגע להתמקד בדברים שלי כאן, שנותן מעטפת ברמה הלאומית, של הסברה ומניעה ושלל פעילויות להעלאת המודעות של גלישה בטוחה של קטינים ברשת. ואיך זה מתחבר לעניין שלנו? אנחנו מבינים שבני הנוער והילדים נמצאים ברשתות החברתיות, המסר שלנו שזה מקום חיובי מאוד ויחד עם זאת יש שם סכנות ויש שם איומים והתפקיד שלנו לתת כלים להורים, לצוותים המקצועיים, לילדים, לבני הנוער לגלוש בבטחה, להנות ממה שחיובי ולהימנע מהסכנות והסכנות זה חלק ממה שאנחנו רואים ושומעים כאן בדיון הזה ולכן שלל חומרים שאנחנו מפיצים, באופן מקוון, באופן מודפס, יש לנו אתר בעברית, ערבית, באנגלית, יש לנו עמודים בכל הרשתות החברתיות. המסר שלנו לילדים הוא באמת, להימנע מסכנות, להימנע מקשר עם זרים, להימנע מכניסה לאפליקציות אנונימיות ולזירות אנונימיות שעלולות לגרום להם ליצור קשרים עם מי שהם חושבים ובסופו של דבר, מסתבר שיש שם אנשים שרוצים לפגוע בהם,

אם דובר כאן על החשיבות של חינוך, של מניעה, של מתן כלים לילדים ושוב, אני מתמקדת בקטינים במרחב המקוון, זה המנדט שלנו. אנחנו באים כאגף אזרחי לתת את הכלים לגלוש בבטחה ולהימנע מפגיעה, זה בא לידי ביטוי,

באושר של פעילויות ואנחנו ב-1.2.23 התחלנו גם בפעם השלישית, זו השנה השלישית, חודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת, אנחנו עושים שלל פעילויות לאורך כל החודש, ברחבי הארץ כדי להעלות את המודעות,

לסכנות שיש במרחב המקוון, אבל בעיקר לחשיבות של הגלישה הבטוחה, מי שראה אולי אתמול ברחבי הארץ, כולל, נרתם לכך בית הנשיא והנשיא, מבני ציבור רבים הוארו בכחול, תלמידים בבתי הספר ובפעילויות שונות, הגיעו בחולצות כחולות. המסר של כולנו הוא למעשה, בוא נשמור על מרחב מקוון בטוח עבור הילדים ופה אני רוצה לחדד ולומר, במסגרת החודש הלאומי, הוצאנו הודעה לעיתונות ובה היו נתונים, גם של סקר שעשינו, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, תחת מחלקת המחקר במשרד לביטחון לאומי ובאמת, כמחצית מבני הנוער, לא מרגישים ביטחון במידה רבה, או רבה מאוד, ברחב המקוון, התפקיד שלנו להפוך את המרחב הזה לבטוח יותר, לתת לילדים את הכלים ובעיקר לייצר מניעה, את זה אנחנו עושים וחלק כולל זה כמובן, עולמות התוכן שצפים כאן. אנחנו נותנים המון טיפים, אני לא יודעת,

מבחינת לוח הזמנים, אם לפרט דוגמאות של - - - נאוה, לצערי אין לנו הרבה זמן, כי הרשימה ארוכה, נסכם. אז בסדר גמור, אני באמת אגיד שהתפקיד שלנו לאורך כל השנה ולא רק בחודש לאומי, אלא לאורך כל השנה, הוא לתת כלים למניעה, לגלישה בטוחה ולהעביר מסר לילדים שלא תמיד יודעים עם מי אתם מתכתבים ברשת מהצד השני ותהיו זהירים. תודה רבה, נאוה כהן אביגדור. משרד האוצר,

הזכרנו קודם את הנושא של מכס, אתה בדיוק פה, מנהל תחום מבצעים רשות המיסים, מכס. במה שלך.

תודה רבה לך אדוני היושב ראש, על ההזמנה, אני סוף סוף שמח שאנחנו מתחילים שוב בפעילות הוועדה, אחרי תקופה ארוכה שלא נפגשנו, כולנו בפורום כזה. אני מאחל לכולנו הצלחה, כי אני מאמין שההצלחה שלנו היא פשוט ההצלחה, לפחות מבחינתי, של המעסיקים שלי, עם ישראל ושל כולנו האזרחים.

יחידת הסמים של המכס, אנחנו בעצם זרוע האכיפה וכזרוע האכיפה, לבקשתך, אני אעביר כאן מספר נקודות עיקריות, להכרה בסיסית של היחידה, של מהות העשייה שלנו, הרחבה, ככול שתידרש, אם תידרש, אשמח בדיון סגור מתאים. מטה יחידת הסמים שייך בעצם למנהל המכס, ברשות המיסים, אחראי בעצם ואנחנו אחראים בעצם מקצועית על חוקרי סמים בהכשרתם, שהם מוקמים בכלל בתי המכס בארץ, הם פעילים בכלל מעברי הגבול הבינלאומיים של ישראל, כולל הדואר ובלדרויות למיניהם, כלל המעברים הבינלאומיים הרשמיים, לא הגדרות וכדומה, שם צה"ל ואחרים עובדים, עם כל הכבוד המגיע. היחידה בעצם הוקמה לפי החלטת ממשלה, בשנת 94, התחילה לעבוד משנת 95, בנוסף לשמונה מדורי יס"מ, יחידת סמים מכס, יש לנו מדורי כלבנים,

לאיתור סמים ודברים נוספים שלא אפרט פה, שמסייעים להם בכל יום, בכל יום, אפשר לומר גם לילה, אנחנו בודקים יבוא שונה לישראל, החל מאדם, גופו וכבודתו, דרך מעטפות, חבילות, דברי דואר, מכולות וחלה באוניות מטוסים ורכבים, כל הדברים האלו נבדקים ואנחנו משתפים פעולה הדדית עם מט"ר, מטה הארצי ומשטרת ישראל, בסוגריים ימ"רים ו- 747, או יז"נ, כפי שאולי מכירים אותם, בנתב"ג, חבר'ה נהדרים, עושים עבודה טובה,

התוצאה היא תפיסת סמים וזה מצוין, בעיקר מההיבט המודיעיני והמבצעי. שת"פ חיצוני נוסף ומוצלח שיש לנו, כיחידת סמים של המכס זה עם משרד הבריאות ובראשם, רוני ברקוביץ, אם הוא עדיין נמצא פה, תמיד הוא נמצא בשטח,

רוני תודה. קולגות לנושא סמים בעולם ועוד ארבלים כאלה ואחרים שאיתם אנחנו מסתייעים, גם מודיעינית וגם מבצעית. בכל שנה אנחנו פותחים מאות תיקים בחשד להברחת סם, במעברי הגבול הבינלאומיים, אלה מייד מועברים למשטרת ישראל, להמשך טיפול, חקירה על פי תיעדוף, שיקולים מבצעיים שלהם. מעבר לזה, התייחסות קטנה למגפת האופיואידים, אישית אני חרד לבריאות החוקרים שלנו, כמו השוטרים שמתעסקים בסמים האלה, כי אם לא הודגש פה, פנטניל זה עניין של מספר גרגרים ולא גרמים ולא בטח קילוגרמים, כדי לגרום חנק, דיכוי נשימתי, עד כדי מוות, אלא אם כן יש טיפול מידי,

עד כמה שאני יודע היום, נמצא רק באתן, אפילו לא באמבולנסים רגילים ולא פעם, אנשי זרועות האכיפה בעולם, נפגעו כתוצאה מכך,

ככול שניסיתי לבדוק, נפגעים מפנטניל, לא הצלחתי להשיג נתונים, אני מניח שיש, אבל לא נבדקים. לצערי, בחצי שנה האחרונה, לצערי, מעבר למדבקות, הצלחנו לאתר קילו וחצי אבקה של פנטניל, שמי שמכיר ואנחנו מדברים על הכמויות של גרגרים - - - זה עצום. זה כמות קטלנית, תרתי משמע. מטורף, מטורף. אני מקווה שלא ניתקל יותר בכמויות כאלה. זה לאחרונה, אני סקרן, זה לאחרונה? לפני כחצי שנה, עבר לטיפול משטרתי, בשתי שקיות מז"פ, עם כיתוב אדום 'זהירות פנטניל' - - - בשדה התעופה?

איפה מצאתם? במקרה הזה לא, במקום אחר.

בייבוא, אם הוזכר סמי אינטרנט וכדומה, היום זה לא בעיה להזמין סמים דרך האינטרנט, לא דרך רשת אפלה ולא כלום, צריך כרטיס אשראי כלשהו, טלפון פריפד, גישה לאינטרנט ולהזמין.

כמו שאמרתי, אני אשמח להרחיב ככול שאתבקש בפורום אחר. רק שאלה, בשדה תעופה, אני תמיד סקרן, כשאתה רואה את אלה שעוצרים בצד, המבריחים למיניהם של חומרים אסורים למיניהם, מה אחוז האזרחים הלא ישראלים שם? שמשתמשים בתיירים? שנתפסים אצלנו?

בודדים. בודדים, זאת אומרת זה הרבה מפה, מהבית. לצערי, כן. תודה רבה. דיברנו על חוץ לארץ, אז יש לנו חקר התמכרויות מומחה בינלאומי, פרופסור יוסי הראל פיש, איתנו בזום, בבקשה.

מברך אותך על התפקיד וגם על זה שנפגשנו עוד פעם, לראות פה את המומחים השונים, מקווה שיהיה לזה המשכיות יעילה.

על בני הנוער בישראל שזה המחקר של ארגון הבריאות העולמי, אני מאוד מקווה שבאחת הישיבות הקרובות, נוכל להקדיש לזה זמן כדי להציג את כל מכלול, תמונת המצב המורכבת. אני בקצרה מאוד אתן את הנקודות העיקריות. מדובר על קודם כל על מחקר, על מדגמים מייצגים ארציים של בני הנוער, של תלמידים בכיתות ו'

כאשר יש לנו שלוש נקודות זמן שאנחנו משווים בדוח הביניים הנוכחי, זה שנת 2019, הסקר הגדול שקדם לפרוץ המגפה, אחר כך שנה וחצי לתוך המגפה, פחות או יותר, מתי שהווריאנט הדלתא פרץ, נשלחו ילדים בקפסולות לבתי ספר ועד פתאום סגרו עוד פעם את בתי הספר, זה מאי-יוני, שנת 2021, נקודת הזמן השלישית הייתה סוף שנת הלימודים הקודמת, במאי עד יוני, שנת 2022, כאשר הילדים כבר היו כמעט שנה שלמה בתוך המסגרות, אחרי השיבה לבית הספר. הנקודות העיקריות שראינו בהשוואות בין השנים זה דבר ראשון, עלייה מאוד חדה באחוז התלמידים שמדווחים על מצוקות נפשיות יומיומיות, זה עלה מבערך ילד אחד מתוך ארבעה ילדים, שזה היה פחות, או יותר גם שיעור שהיה קיים בשנים שקדמו למגפה וזה עלה לילד אחת מתוך שלושה ילדים, 35 אחוז בשנה האחרונה ולצערי הרב, גם אחרי שהמגפה הסתיימה וחזרו למסגרות, המצוקות הנפשיות לא ירדו,

לא עד סוף שנת הלימודים הקודמת, אלא עלו. במקביל לזה ראינו עלייה מאוד משמעותית בצריכת סיגריות וגם בשתייה בעייתית של אלכוהול, זה מה שנקרא, שתייה תוך כדי בילוי של כמה שעות עם חברים, יש מנות משקה יותר באירוע אחד, זה נושא שעלה בצורה מאוד חדה,

מבערך שבעה אחוז שהיה בערב פרוץ המגפה, ל-14 אחוזים וזה מזכיר את העלייה הדרמטית שראינו בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, שהגיע אפילו עד כדי 21 אחוז ואז הוכרזה תוכנית לאומית מקפת כדי להתמודד עם התופעה הזאת ובאמת במשך, בסביבות חמש שנים שהתוכנית הזאת פעלה, הצלחנו להוריד חזרה את השיעור הזה, לכיוון העשרה ואחר כך שבעה אחוזים ועכשיו אנחנו התחלנו לטפס חזרה למעלה, זה אותי מאוד מאוד מדאיג בגלל שהתופעה הזו, משקפת את העובדה שברגע שחזרו למסגרות, אחרי שנה וחצי, או שנתיים שכל מקומות הבילוי היו סגורים, יש פה איזה אפקט בומרנג, שחלק מהנוער חזר חזרה לבלות במקומות בילוי רווי אלכוהול ואני חושב שאנחנו נמצאים ממש בשעת חירום, מהבחינה הזו חייבים מהר לקחת את הנושא הזה בידיים ולעצור את זה, לפני שהנושא הזה יתגלגל וכבר ראינו מה קורה שלא עוצרים את זה, לאיזה שיעורים אפשר להגיע. אז אני חושב שצריך ללמוד מכל מיני הצלחות, בוודאי,

מה שנעשה באיסלנד, שנעשה לפני הקורונה, אבל גם מה שאנחנו עשינו פה בארץ, בתקופת התוכנית הלאומית, שילבנו חקיקה ביחד עם עבודה מאוד משמעותית במערכת החינוך, ביחד עם המתאמים של הרשות של אז, של המאבק בסמים ואלכוהול, ברשויות המקומיות. העבודה המשולבת הזו הצליחה להוביל בסופו של דבר לעצירה ולהורדה של השיעורים. אז אני רואה בזה דבר חשוב. משהו כן מעניין שצריך לעניין את הוועדה הזו, שמאז שנת 2019 ועד היום, לא רק שאין עלייה בצריכת סמים, גם סמי פיצוציות וגם קנאביס, זה שהייתה אפילו קצת ירידה, כלומר הנושא של הקאנביס, ירד מבערך תשעה אחוז ב-2019, בקרב הילדים הללו, בכיתות ו' עד יב', ירד בסביבות שישה אחוזים. השאלה אם הם לא הלכו למקומות אחרים, לסמים אחרים? הם הלכו לאלכוהול, לא לקנאביס. אבל אנחנו שמענו פה ממשרד הבריאות שמשתמשים עם כל הנושא של הכדורים, של המדבקות. גם את זה אנחנו מודדים, אנחנו נעשה בתוך הדוח, דוח הביניים יש גם התייחסות לזה, אנחנו מאוד מודאגים מהנושא של כדורים, הסיפור הזה עדיין לא ניתחנו אותו לחלוטין, אבל לפחות בתחום של הקנאביס זה יורד. הפנייה הגדולה ביותר, כמו שאתה אומר חבר הכנסת, זה לכיוון האלכוהול ואני רוצה להזכיר לוועדה הזו, שבניגוד למבוגרים ששם יש את התופעה של אלכוהוליזם וההתמכרות לטיפה המרה, אצל הילדים זה לא התמכרות לאלכוהול, זה התמכרות חברתית, כלומר זה התמכרות לאורך החיים של היציאה למקומות בילוי עם חברים מסוימים ולמקומות שבהם האלכוהול נמצא ואז גם האלימות נמצאת שמה וכן הלאה. בנושא הזה אני רוצה רק לציין, המשטרה יושבת פה, זה נקרא שתיית מכוניות, הם נמצאים מחוץ למועדונים ושמים את הבקבוקים על הגג של האוטו ושותים ונגמרים מחוץ למועדון ואז נכנסים. נכון, רואים אותם, הוא צודק. אחרי החקיקה שהתייחסה באכיפה של איסור שתייה במקומות ציבור, התופעה הזו קצת שכחה בזמנו, היום אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, אבל אני כן רוצה לומר שמה שגילינו במחקר הזה, שצריך לעניין מאוד את האנשים פה בוועדה, זה שאותם תלמידים, אותם ילדים שדיווחו לנו, שיש להם מבוגרים משמעותיים בחיים, כמו הורים,

מדריכים שתומכים בהם ונמצאים שם בשבילם, כאלה שדיווחו שתרבות המשפחה שלהם היא תרבות מלוכדת ושעושים דברים ביחד ומדברים על דברים, ילדים שדיווחו לנו על תחושה של שייכות בבית ספר ובעיקר הילדים שדיווחו לנו על מעורבות קהילתית ומעורבות בפעילויות, בחוגים, בספורט, באמנות, במוסיקה, בתנועות נוער, הילדים הללו מוגנים, הילדים הללו נמצאים במצב הרבה הרבה יותר טוב והסיכון שלהם הרבה יותר נמוך, מאשר הילדים שאין להם את אותם גורמי חוסן והגנה בחיים שלהם וזה בעצם הקרדום שאנחנו צריכים לחקור אותו, אנחנו בגישה שאין להם מצוות עשה ואין מצוות אל תעשה, אנחנו הוכחנו מדעית, שלהגיד לילד לא לעשות משהו,

זה עובד כאשר אתה נותן לו את האלטרנטיבה וביחד עם בני הנוער, ביחד עם המנהיגות שלהם, ביחד איתם, לפתח להם את האלטרנטיבות של הפעילות ולמלא את החלל של הפנאי.

בהחלט, תודה רבה פרופסור פיש, על הדברים החכמים שלך. הוועדה תייחד דיון מיוחד לממצאי המחקר. תודה.

זממנו קצר ויש לנו עדיין דוברים רבים, אני רוצה באמת לשמוע את כולם. יחיאל מגנוס, יושב ראש מגנוס, איתור חילוץ והצלה,

שלום לכולכם, ברוך הבא על הוועדה. ותמיד נעים לראות אותך בחי ולא בטלוויזיה, כאילו דרך המרקע. לא נכון, נפגשנו על חי בכמה, מאוריטניה וכך הלאה.

מאוריטניה, אחד הבודדים שראה אותי שם, פה הרבה יותר נחמד. הנושא שאנחנו מטפלים בו הוא נושא של הצעירים אחרי צבא בעיקר, שנוסעים לטיול הגדול, זה עיקר הטיפול שלנו ותוך כדי עבודה בנושא הזה, עצם ההמצאות שלנו בשטח, במקומות ומרבדים של אותם מטיילים נמצאים, אז נקראנו כמבוגר האחראי, לטפל במה שהתרחש, באופן תדיר ומאוד, יותר מידי מרובה בשעתו, שזה פגיעות מסמים, פגיעות נפשיות שאנחנו קראנו לזה שבר נפשי. יש לנו היום בחברה, החברה שלנו היום נמצאת בקרליבך 10 ואני מזמין את כולם לבוא לבקר, אני מתחייב שזה מעניין, יש לנו מחלקה גדולה לטיפול בתקלות נפשיות ואנחנו בעצם, פועלים ברגע שיש אירוע אקוטי, זאת אומרת אותו בחור,

רצים ערומים ברחוב, צועקים,

מאיימים עם סכין, אנחנו מתערבים, אנחנו מביאים אותם על פי פרוטוקול שפיתחנו לשיתוף פעולה מידי, אנחנו מסיעים אותם במטוסים רגילים,

בשלווה, אנחנו מביאים אותם להכרה שהם צריכים לקחת על עצמם אחריות ואת הפעילות, ללכת לשיקום, כי שיקום אין בכפייה, אלא רק בהסכמה עצמית ובניהוג עצמי. ואני רוצה רק לומר משהו לוועדה פה, כשאני הקשבתי, רוב קשב לרוב הדברים פה, חלק לא שמעתי, פשוט פיזית, אבל את הרוב שמעתי, הבעיה מתחילה בסמים, לא מתחילה בהתמכרות, היא מתחילה בסמים ואנחנו צריכים לשנות, כמו שאמר מר דוידסון,

את הגישה, באופן חד משמעי. לפני שנים רבות יזמתי ביקור של חברי הכנסת, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החוץ,

לראות את אותה תופעה ומי שנתן לזה את החותמת זה היה אריק שרון שאמר לי,

יש לך את הכסף, עד יום חמישי תוציא אותם ויחד עם ידידי, עמרי פריש, הקמנו שמה פרויקט שנקרא 'הבית החם', שהוא צריך לשמש דוגמא, כי הודו רבותי, שהייתה ידועה בסיסמאות כמו מגואה לגהה, לא מובילה יותר בנושא הפגיעות מסמים, פשוט לא מובילה, היא רחוק מלהוביל. ההובלה עברה לאירופה, בעיקר באירופה, בפסטיבלים וכך הלאה, כמו שאנחנו רואים גם שההברחות באות עכשיו מאירופה. ומה זאת אומרת הברחות באות מאירופה? יש מאות אדירות באירופה שלא היו קודם ואז אנחנו רואים שהנושא שטיפלנו בו, הצליח בצורה בלתי רגילה. לקחתי את הוועדה לשם ויזמנו הקמה של 'בית חם', המטיילים נכנסים לתוך הבית, מקבלים שירות של מתנ"ס בחינם, יש שמה זוג מעולה שמפעיל את המקום, שאוהב ומחבק, יש שם מסעדה כשרה, יש שם ספרייה, יש שם מועדון, יש שם מחסן, יש שם משרד נסיעות, יש שם ספריית וידאו מצוינת.

בצפון הודו, במנאלי והנוער נכנס לשם, מתוך המבוכה של הטיול הזה שהוא לא נופת צופים, אני חייב לומר, אז יש מקום נעים, חם ואוהב ומחבק ואף אחד לא מסביר שם ולא מתריע ולא מחנך ולא כלום, אלא רק עוזר לפתור בעיות ואז הם שואלים אחרי שלושה ימים,

של מי כל המקום הטוב הזה? אומרים לו, זה של הרשות למלחמה בסמים. אנחנו למדנו ממחקר אמריקאי, שהדבר היחיד שפועל בעניין פעולה ותגובה נמדדת, בתחום הסמים הוא תחום המודעות ופעילות אקטיבית של מילוי הזמן הפנוי. אז היה בברוקלין שכונה שבה ספגו כמות אדירה של נפגעים, לקחו ובודדו את השכונה למשך שנה, הפגיזו אותה בתרגילים של מודעות ופעילות חברתית, קהילתית, לכל שכבות הקהילה, בתוך השכונה הזאת והפחיתו בתוך שנה, ב-33 אחוז את כמות הנפגעים והמשתמשים, זה הפעם היחידה שהצליחו להוכיח פעולה ותגובה נמדדת. כל הפעילות הפנטסטית שאני שומע עליה כאן, שנים ומר דוידסון, אני רוצה לתמוך במה שאתה אומר, תחזור ותהיה נמרצת ככול שתהיה, לא תשנה את המצב, שישים שנה נלחם הייקום בסמים והתוצאה היא אפס במקרה הטוב, במקרה הגרוע זה משווק הסמים, לעצור את מי שמוכר, מייצר וזה, לא עושה כלום,

רק משנה את השם של הבעל הבית ואנחנו נקראים לעשות דברים אחרים, כי כשאנחנו עושים את התרגיל הזה בהודו, עם הבית החם, אז אנחנו מקבלים תוצאה, שבשנים, אני 11 שנים טיפלתי לבד בכל הנפגעים בהודו, המדינה לא סייעה בידי כלום, לקחתי את זה על עצמי, על חשבוני ואחרי 11 שנים, כששבקתי כמעט לחלוטין, אז קיבלתי את התמיכה, על ידי התקציב שהיה של הרשות למלחמה בסמים ובהוראות של אריק שרון, שהיה אז בתפקיד טוב, הוא היה אז ראש הממשלה והתוצאה היא שמה-11 שנים האלה, שהיו בהודו, הקהילה עבדה שם שלושה חודשים, זאת אומרת היו בין תשעה ל-12 מקרים קשים כל שנה, מאז שעומרי פריש מנהל שם את הבית, המספר ירד לממוצע של אחד בשנה. מרשים. זאת אומרת יש פה תוצאה נמדדת, אנחנו משחקים על תחום המודעות, אני רוצה להסביר במשפט על תחום המודעות, נגיד שאני רוצה למכור לך אוטו חדש ואתה נוהג, הוא משוכלל ואתה נוהג כמו מטורף, במהירות שטנית ואני רוצה להוריד את הסכנה, אם אני אצעק שאתה נוהג כמו מטורף,

אם אני אגיד לך שתעצור, אני רוצה לרדת,

אבל אם אני אגיד לך, בועז, תזהר, אתה זוכר, זה כביש דו סטרי, כן? בסיבוב הבא, אנחנו בחמישים אחוז סיכון, רמת המודעות שהיא גבוהה, סיכון נמוך. אנחנו צריכים לפעול להגברת המודעות, להביא את השיח בנושא של הסמים לשיח פתוח בציבור, אנחנו צריכים ליצור גידור לשימוש, לא איסורים, אלא גידור, כמו שעשינו לסיגריות וכמו שעשינו להרבה דברים אחרים, צריך להביא את זה לשיח, כמו על תאונות דרכים, לא כמו על מין ותדעו לכם, סמים זה לא בעיה ואין לזה פתרון, סמים זה משהו שמלווה את האנושות משחר היווצרות האנושות, לא היה מין אנושי בלי סמים, אין מין אנושי בלי סמים וגם לא יהיה ומי שמציג לך את הסמים כבעיה ומספר לך שיש פתרון, תיזהר ממנו, מדובר בכסיל מסוכן ביותר. תודה רבה, גם מי שיציג את הסמים כפתרון. אין פתרון, אנחנו - - - הפוך, על הפוך, גם

כל אחד מהיושבים פה חייב וצריך להתריע ולהשפיע על התרבות, על הערכים, על המוסר ועל החוקים שאנחנו רוצים להתנהל בהם ולגדל את צאצאנו.

מחכה ידידנו עומרי, אגב, גם במאוריטניה,

במקום שנפגשנו במאוריטניה בעיית הסמים הייתה קשה מאוד, לאנשים לא היה להם כסף לאכול, אבל כסף לסמים היה. עומרי איתנו בזום ואגב, תודה על ההצעה, אנחנו בהחלט נבוא לבקר, קיבלנו את ההזמנה. אני מזמין את כל הציבור פה, לתאם איתנו, לבוא לראות את מה שאנחנו עושים, את הפרוטוקולים שלנו, אנחנו גם מחזיקים היום שלוש יחידות חירום, שאני מצפה שהמדינה תיקח אחריות עליה, של התערבות חירום.

הבמה שלך, אנחנו כבר מכירים אותך מבלי לראות אותך. עומרי אני רק רוצה לשבח אותך, הייתי בסיור שם, זה מקום מדהים,

אין לי מילים אפילו, עומרי יגיד את כל מה שהוא צריך להגיד, אבל זה אחד הדברים המופלאים במדינת ישראל.

על הים. אז אני כבר פה מתנצל בפני חבריי הוועדה, לשם אני לא אקח אתכם, אין תקציב,

בוא נמשיך. לא, זה ליד נתניה. אין תקציב, בבקשה. בשדות ים, זה בקיבוץ שדות ים. בבקשה, קדימה עומרי, הבמה שלך. ברכות של כל קודמי על הכינוס של הוועדה ועל היו"ר החדש.

תיראו, גם חיליק וגם אני, אתם רואים את צבע השיער, אנחנו גם עברנו פגישות כאלה,

כל פעם מתכנסת וועדה, מתחילים ללמוד מא', עד שמגיעים לג',

יש איזושהי החלפה, אני מקווה שהפעם זה לא ייקרה, אני חושב שמכל הדברים הוא כל כך גדול ומורכב, אי אפשר בלי למידה, אבל צריך לצמצם את שלב הלמידה, כולל ביקור בשטח, כמובן שאתם מוזמנים גם אלינו לים בשדות ים ולהחליט שמתמקדים בשניים, או שלושה נושאים מרכזיים,

שיש בהם סיכוי לוועדה לשנות, כי יש משרדי ממשלה ויש גופים ויש הכול ולא לכל מקום הוועדה יכולה להתערב. אני חושב שבגדול, מה שצריך לעשות בסופו של דבר זה לחזק, לשפר את הקיים,

לחשוב על מענים חדשים. אנחנו רואים בשנים האחרונות את הדור החדש של נפגעי הסמים, שגם חלק גדול ממנו, בכלל לא בקטגוריה של התמכרויות, אלא בקטגוריה של משברים כפולים, משברים נפשיים וכן הלאה וכן הלאה,

מפאת חוסר הזמן וצריך לחשוב איזה מענים נותנים, גם בתחום ההסברה והמניעה וגם בתחום הטיפול והשיקום ומתאימים אותם לדור החדש של נפגעי הסמים,

רובו, ככולו, חבר הכנסת דוידסון הזכיר את זה קודם, מגיע מרקע נורמטיבי, מתפקד ולא להמשיך לקשור באופן אוטומטי, את המילים, נגע סמים, נרקומנים,

עבריינות, לא שהנושא הזה,

נעלם, אבל הדגש צריך להיות בעיקר, בעיקר על הדור החדש, על הסנכרון בין משרדי הממשלה השונים. אני חושב שאנחנו שומעים פה נתונים מנתונים שונים, ICA המרכז הישראלי שפרסם את הדוח, אני דיברתי עם עורך הזה ועם הלשכה המרכזית, הם מדברים על סדר גודל של 750 אלף מכורים, משרד הרווחה מדבר על 120, אז צריך לדעת איפה אנחנו עומדים והיום ברשות החדשה, מוקם מרכז ניטור שאני חושב שצריך לתת לו פוש מאוד גדול, שיתחיל לעבוד, לפחות שתהיה הסכמה על הנתונים. אני מאוד מאוד מצטרף גם למה שחיליק אמר, כל פעולה שאנחנו, או אחרים נעשה, נוכל לעזור לאנשים, נוכל לצמצם, נוכל למזער, התופעה הייתה, תישאר, משנה צורות, רק אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, הרבה יותר לשינויים בשטח.

תודה רבה עומרי, תמשיך בעבודה החשובה והטובה, גם אם אנחנו לא נבוא לבקר אותך בקרוב. נמצא איתנו אהרון שבי, מנהל שירות טיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

שוב, ברכות על כינוס מחדש של הוועדה שהיא מאוד מאוד חשובה. קצת ממשרד הרווחה, מערכת הפסיכו-סוציאלית של משרד הרווחה, מטפלת בכ- 12 אלף מטופלים, כשחשוב לציין, דוגמא אחת כפר איזון כאן שהוצגה היא אחת מהמערכות, אנחנו מדברים על 384 מסגרות בקהילה, כולל מסגרות חוץ ביתיות וזה כלל הקהילות המוכרות ויש את נושא האיתור והנוער.

במוקד העניין של הטיפול כיום עם אוכלוסייה שמכורה לקנאביס, עומד במקום הראשון, קנאביס של אוכלוסייה סובלת, אלכוהול עומד במקום השני, לא במרחק גדול ואז יש אופיאטים וקוקאין, זאת אומרת בכך אנחנו מתעסקים, כאשר 80 אחוז מהמטופלים הם גברים, 20 אחוז נשים וזה לא מעיד בכלל על מצבן של הנשים בהקשר הזה, יש את הצורך לעשות לא מעט בעניין הזה. עוד מילה לגבי סוגיית התחלואה הכפולה, זה ככה עלה בפתיח שהיה כאן, צריך לציין שמבחינת משרד הרווחה, לפחות האוכלוסייה המטופלת, רובה אינה מוגדרת כסובלת מתחלואה כפולה, או משולבת וזו נקודה חשובה להבהרה מכיוון שאפרופו, קופות חולים והעבודה בהקשר הזה, איכשהו שמים את הדגש הזה באופן נרחב וצריך כמובן, לתת את המוקד, אבל רוב האוכלוסייה אצלנו, בהקשר הזה, לא נמצאת במקום הזה וצריך באמת להתייחס,

בשני כיוונים, בכל מה שנוגע לאוכלוסייה הזאת. לגבי החלק ההתנהגותי, נזרקים מספרים לגבי האוכלוסייה שנמצאת על רצף ההתמכרות להימורים, אנחנו ממש לא יודעים, ברגע נתון זה אנחנו עוסקים בטיפול ב- 700 חבר'ה בלבד, בהקשר הזה, יש עוד כמה התמכרויות התנהגויות, אבל זה רק נוגע לגבי מה שאנחנו יודעים עליו.

בהקשר הזה, שמבחינת משרד הרווחה, כמו שאתם מבינים זו המערכת הגדולה לטיפול בפסיכו-סוציאלי בהתמכרויות, יש המון עבודה כעת, גם על מודלים חדשים, של הפחתת נזק, תעסוקה, איתור התנהגותי ועוד סוגיות שנוגעות גם באוכלוסייה של דרי רחוב, אוכלוסייה בזנות. שיתוף הפעולה בהקשר שלנו,

עם משרד הבריאות במקום ראשון, גם עם ניסיון היום לייצר איזשהם מודלים שהם משלבים, בין טיפול רפואי לטיפול פסיכו-סוציאלי ועל זה אנחנו עובדים, משרד הקליטה שנמצא גם כן, יש את העבודה ויש את העבודה מול הוועדה הבין-משרדית שם אנחנו נמצאים. אני רוצה להשלים ולומר ככה, האתגרים הם כאלה,

באמת להרחיב את המענים הפסיכו-סוציאליים, בוודאי הרפואיים, לכל הארץ, זה איזשהו מוקד מאוד משמעותי בהקשרים האלה, למרות המספר ששמעתם על מסגרות הטיפוליות. קליטת אוכלוסיות חדשות, שוב השאלה עולה, אנחנו אכן, כמו שעומרי ציין כאן, מגדירים על סמך מספר הצלבות של נתונים, שיש ל-120 אלף איש נוספים בעיה ואליהם אנחנו צריכים להגיע, בתוכם נמצאת אוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה בעיקרו של דבר של נערים צעירים, נשים ותחלואה משולבת, שלא נמצאים כאן, היכן האוכלוסייה הזאת נמצאת? בכל מיני מקומות, חלק לא מקבלת טיפול, סטיגמה, סוגיות אחרות, הולכים לפסיכולוגים פרטיים, אנחנו צריכים לשים את היד לגבי האוכלוסייה הזאת וכמובן לעשות את הדגש של איתור מניעה,

המלאכה מרובה. תודה, תודה רבה לך. אני רק רושם לפניי שבעניין נתונים, גם יש חילוקי דעות והשאלה שלי ואני פה שואל את הפורום, למרות שזמננו קצר היום, גם אני אשמח לשמוע את ידידי פה, את חבר הכנסת דוידסון בעניין הזה, כי אני רואה את הבקיאות בתחום,

האם אנשים מתביישים? האם אנחנו לא עושים מאמץ מספיק כדי להגיע לנתונים מדויקים,

בלי לדעת נתונים מדויקים, או להגיע לפחות לנתונים מדויקים שאנחנו מסכימים עליהם, יהיה קצת קשה להתקדם. הנתונים האמיתיים ואז יבינו באמת מה קורה כאן. אז אתם מסכימים איתי. משרד המשפטים, אי אפשר בלי, אז עורכת דין יפעת רווה,

קודם כל אני אתחיל בזה שאני באמת מאוד מכבדת את הדברים שעופר מסינג אמר, אני יודעת שהוא מדבר באופן אמיתי, מדם ליבו, אבל יש לנו מחלוקת, לעניין ה- בנועם, מחלוקת בנועם, תמיד, בוועדה הזו בנועם. יש לנו מחלוקת, אנחנו קודם כל לגבי הנושא,

אני אתמקד בנושא של קנאביס, לגבי כל הנושא של קנאביס. היה לנו צוות בין-משרדי, אני אשתדל לקצר ואני לא אפרט את כל התהליך, אבל המסקנה הייתה שהדרך הנכונה לפעול בדבר הזה היא דווקא לגליזציה מלאה, כולל הסדרת - - - אז את כן אהובה. אני לא פה בשביל אהבה, לא אהבה, אלא אני רק אומרת - - - לא נכון, זה לא הייתה מסקנת הוועדה, זה הייתה מסקנת משרד המשפטים אז בזמנו. אז אני אומר ככה, במשך שנים ארוכות, אני בוועדות שהיו במשרד לביטחון פנים, הייתי בעמדת מיעוט ופה המשטרה הייתה בעמדת מיעוט בצוות הבין-משרדי. גם משרד הרווחה. המשטרה ומשרד החינוך. כל המשרדים המקצועיים היו נגד ומשרד המשפטים החליט - - - אפשר לקרוא את הדוח, אני אוכל להשאיר אותו. אנחנו נקרא את הדוח. אני אשאיר את הדוח כדי שלא נתווכח על מי היה ברוב ומי במיעוט,

אני לא מתביישת לומר שתקופות ארוכות, אני בעניין הזה הייתי במיעוט אז זה לא דבר רע ומכל מקום,

והחקירה היא חקירה פלילית, גם כשסוגרים את זה בט"מ וגם כשהתיקים נסגרים, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על חקירה פלילית, גם מי שתופסים זה מיעוט קטן ודווקא בגלל הנתונים הגדולים ושוב, אנחנו התייחסנו פה גם לנושא הנתונים, במקרים של סתירות, אנחנו ציינו את כל המקורות שיש לנו וציינו מה הנתונים שיש לנו, אנחנו הוספנו גם,

את עמדת המשטרה כנספח, כולל הנתונים שבה והחשיבה שלנו בהקשר הזה, שצריך להתבסס, גם בדיעבד, במקרים המתאימים, על טיפול ושיקום, אבל גם להקדיש הרבה יותר לנושא של מניעה, לנושא של חינוך, להתמקד בדבר הזה ואני מתחברת לדברים שחבר הכנסת דוידסון אמר, בנושא של האלכוהול, עצם שתיים האלכוהול היא לא אסורה, אבל המענים צריכים להיות אותם מענים, למדנו מודלים שונים. המודל באיסלנד כשדנו בו אז הוסבר לנו שאנחנו לא איסלנד,

אבל יש דברים שאפשר ללמוד ואם המדינה מחליטה - - - אולי תסבירי ליושב ראש בשני משפטים על המודל של איסלנד, אנשים צריכים להבין מה זה המודל הזה. המודל של איסלנד מתמקד בתוכניות אלטרנטיביות, הרבה מאוד יחד עם הורים, הרבה מאוד דברים משותפים עם הורים, הקהילה, ההורים, שעות פנאי לילדים, עכשיו זה דברים, זה קשה, זה קשה לעשות את זה, אבל המדינה, אם רוצים באמת לטפל בשורש ולא לטפל רק בתוצאות בסוף אז בסופו של דבר, זאת הדרך הנכונה וכשאנחנו מדברים על התמכרויות, מדברים על אלכוהול ומדברים על אנשים שמגיעים עם סמים קשים ומדברים על הרבה מאוד דברים אחרים, הדברים האלה, לפחות לפי המסקנות שלנו ובאמת, זה היה אחרי המון המון עבודה ולא משהו שנעשה כלאחר יד, המסקנה של הרוב ונכון,

הייתה עמדת מיעוט וכמו שאמרתי, אני התחלתי מזה שאני מכבדת אותה, אבל אלה המסקנות שלנו. אני מניחה שאי אפשר עכשיו להיכנס לעומק של הדברים, אבל זה דבר שראוי להקדיש לו דיונים להצגה של הנושא הזה. זה מבחינתנו, זה גם נאמר פה על ידי עוד אנשים ולגמרי,

אני רוצה דקה לקחת מזמנך.

אנחנו מדברים על מודל, אני צריך להציג אותו לכל חברי הכנסת ואני אעשה את זה. אני רק אספר לכולם והיושב ראש יהיה חלק משמעותי מהנושא הזה. אני פניתי לנשיא המדינה ולצוות שלו, לפני שבועיים הייתה לנו פגישה ואנחנו עובדים על קיום שולחן עגול, כי הנושא הזה של המודל של איסלנד הוא נוגע להרבה מאוד משרדי ממשלה ויושבים פה מהרווחה והחינוך ומשרד הבריאות וחלק מהנושא הזה, יהיו גם יושבי ראש של הוועדות הנוגעות בדבר, וועדת חינוך,

בסוף אנחנו צריכים להבין שהנושא הזה של שעות פנאי הוא הדבר הכי דרמטי לשינוי החברתי, אם אנחנו מסתכלים חמש, עשר שנים קדימה וזה ישנה את החברה הישראלית והכסף הוא לא כסף גדול, אבל אנחנו צריכים לעשות שולחן עגול ונכון שאני באופוזיציה עכשיו, אבל אני אדאג לזה ואני מקווה שהיושב ראש יהיה חלק משמעותי מהנושא הזה, כי בלי שולחן עגול עם כל הזה,

משפט שני שאני חייב להגיד וזה משרד הבריאות חייבים להבין, יש מושג מפחיד שנקרא, אלכוהול עוברי, במדינת ישראל, אישה ששותה אלכוהול בזמן ההיריון גורמת למושג שנקרא, אלכוהול עוברי לילוד שלה. יש מאות ילדים במדינת ישראל, חלקם גם ייבוא מברית המועצות לשעבר, שמגיעים למדינת ישראל ולא יודעים שיש להם את האלכוהול עוברי והם הופכים להיות ילדים שסובלים כל חייהם ומשפיעים על החברה הישראלית, המושג הזה אלכוהול עוברי, אני אבקש מהוועדה פה לדון, באחד הוועדות בנושא הזה, הוא דבר דרמטי, דרמטי, שאנשים לא מודעים לזה, אבל אנשים חיים בטרור מהילדים שלהם, הם הופכים להיות, סליחה שאני אומר על הדבר הזה, אני אומר את זה לא ב-, מפלצות, שקשה מאוד להשתלט עליהם, אז אני אבקש לטפל. בהחלט, בהחלט, יטופל, נרשום, חבר הכנסת דוידסון, הנושא באמת חשוב ויטופל.

אין לנו הרבה זמן ואני רוצה לשמוע את הדוברים האחרונים, כולל אותך חגית, אל דאגה, דוידסון ואני חייבים לרוץ למליאה אז יש לנו ממש עשר דקות. נועם ממועצת התלמידים.

תודה רבה היושב ראש, אני אגע פה בכמה נקודות, קודם כל צריך לזכור, התמכרות היא דרך לא טובה להתמודדות עם מורכבות וזה דבר שצריך רגע להבין, כשאנחנו מדברים בעיקר על הדגש על נוער. לבני נוער היום יש המון קשיים, המון התמודדויות, גם אם זה לחצים בתקופת בחינות, אם זה לחצים חברתיים והמון בני נוער פונים בעיקר לתחום הזה של התנהגויות סיכוניות כאלה ואחרות, אם אנחנו מדברים רגע על העניין של למי לפנות, היום אחת הבעיות שאנחנו זיהינו בשנים האחרונות, אצלנו במועצות, שקיימנו על זה שיח וגם שיתוף עם הנוער עצמו שהוא לא במועצות, יצא לנו באמת להבין שיש בעיית אמון בין התלמידים בתוך בתי הספר, אל הצוותים החינוכיים בבתי הספר והבנו שבאמת הפתרון הוא בתוך הבלתי פורמלי, להביא את מדריכי המוגנות לשם, משם להביא את מדריכי המוגנות אל בתי הספר, אחרי שנבנה האמון, בתוך הבלתי פורמלי.

גם ההכשרות לנוער, יש עניין של בסוף מי שייראה אותי, ככול הנראה, בסבירות גבוהה יותר, במצב קשה, בעיקר יהיה החבר שלי שאני מדבר איתו יותר ופחות איש צוות חינוכי ולכן אנחנו רואים חשיבות בהכשרות למדריכי תנועות הנוער, לרכזים בתנועות הנוער, בעיקר לנוער עצמו, לא רכזים הבוגרים, אלא לחברים שלנו, קבוצת השווים, מה שנקרא. אבל זה אתה אומר כשילדים שמגיעים למסגרות, הרוב לא מגיעים אחרי צוהריים,

נכון, נכון וגם לבני נוער שלא נמצאים, יצטרכו לתת מענה, אבל לבני הנוער שכן נמצאים, שהם בסוף גם יכולים, בן נוער שנמצא בתוך תנועת נוער ומקבל את הכלים, אחרי זה הוא יכול לראות את החבר שלו בבית ספר, שנמצא במצב שקצת יותר קשה והוא יכול לזהות רגע,

אולי יש פה נקודה אדומה, צריך אולי להגיד את זה למישהו שינסה רגע לראות. לגבי הנגישות,

צריך להבין, הנגישות של החומרים היום לבני נוער, בעיקר, אם אנחנו מדברים על סמים, הנגישות היא באמת ברמה נורא גבוהה, כולנו מכירים את ה-SMS, אני לפני פחות משנה יצא לי להשתתף בכתבה, שבה רצינו להראות, כמה קל לי, כנער בן 16.5 אז, להשיג שקית, תוך 50 דקות, אפילו פחות, לאמצע דרך השלום בתל אביב, בשעה של אור יום, השקית הייתה אצלי ביד ו - - - 50 דקות?

פיצה מגיעה בשעה.

ומה עם אלכוהול? חגית, חגית. זה בדיוק הנקודה הבאה. לכבד את הדובר, בבקשה, תמשיך. באמת, הנגישות הזאת כל כך גבוהה, כאילו, אפילו לא צריך השראה, אתה אפילו לא צריך תעודת זהות.

אנחנו רואים את זה, אנחנו גם מקבלים את ההודעות האלה, כולנו.

אז באמת המענה לשעות הפנאי,

כמו שחבר הכנסת דוידסון אמר, ככול שאנחנו נגביר את המענים לשעות הפנאי, בתחומים נוספים, יותר קבוצות שיאפשרו לבני נוער שלא תמיד מתחברים לתנועות הנוער, להתחבר למסגרת מסוימת, שתאפשר להם מעורבות עם קבוצה מסוימת והדבר האחרון שאני אגיד,

צוין פה מקודם, הזכירו, בדיוק באתי להגיד על זה, תרופות של הפרעות קשב וריכוז, הדבר הזה, כמי שמתמודד עם הפרעת קשב וריכוז וצורך כדור כזה,

במשך הרבה שנים, הוא באמת מגיע לרמות שאתה לא יכול לתפקד בלי ולפעמים, גם היום שאני לכאורה יכול לתפקד ולהתרכז בלי, התופעות על הגוף, מבחינת עייפות שזה גורם, כשאתה לא, גורמות למעין התמכרות מסוימת, שגם פה צריך להבין, איך נותנים את המענה במקרים כאלה, שמונעים שימוש יתר, רק בגלל שהגוף,

תלוי בזה. אז תודה רבה ואנחנו נגיד רגע משפט לסיכום, אנחנו כמועצת התלמידים והנוער הארצית, נהיה כאן לכל תהליך שיבקשו מאיתנו ואני קורה פה לכל מי שפה מסביב לשולחן, אנחנו נשמח לקחת איתכם חלק מהתהליך ולחשוב באמת על פתרונות פרקטים. תודה רבה נועם, כי הנוער הוא מאוד חשוב לנו, זה אחד ממטרות הוועדה הזו ואנחנו נעזר לך ואני כבר אומר לך, אנחנו ניפגש עוד הרבה, במהלך התקופה שאני אהיה כאן יושב ראש. משרד העלייה והקליטה, שלום, בזום, בבקשה, אדוני ברהן. תודה רבה קודם כל, בהצלחה לתפקידך. משרד העלייה והקליטה, העולים הם כחלק מהחברה הישראלית, סובלים מאותה בעיה, אבל לפעמים גם קצת אולי יותר, בגלל המורכבויות שהם נתקלים בהם בהתאקלמות בארץ, היו לנו תוכניות שעסקנו באופן שהמשרד פעל וחלק גדול, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, דוקטור שבי אהרון שנמצא פה ואנחנו מעבירים תקציבים כדי לתת להם את הדברים מעבר למה שהיחידה להתמכרויות יכולה לתת להם, חלקם בגלל ההתמכרויות למיניהם, לא למדו באולפן, אין את הכרת הארץ וזהות וכל הדברים הנוספים כדי להטיב את התאקלמותם והיקלטותם בארץ ולאפשר להם ביחידות לצאת החוצה לאמצעות. אני אציין פה, יש עמותת אפשר, יש להם חוברת שבנתה מודל של עבודה של ילדים והורים יחד, 27 מפגשים שנותנים מענה מאוד טוב והיא נבנתה בעיקר לאלה שנמצאים במרכזי קליטה ואנחנו כמשרד השתמשנו בהם, גם בקהילה הכללית ומקווה שאנחנו נצליח. תודה ברהן, תודה על ההירתמות והמאמץ, אני מניח שאנחנו נפגש במהלך החודשים הקרובים. יש לנו דובר אחרון,

לימדו אותי בפסיכולוגיה חברתית, יש את תופעת הראשוניות ותופעת האחרוניות, לכן להיות אחרון זה לפעמים הדבר הכי טוב, למי שחושב שהשארתי אותו בסוף,

חגית, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את הדברים שלך. אז קודם כל תודה רבה שהשארת אותי לדובדבן. אז קודם כל אני אציג את עצמי, כי בוועדות אוהבים תארים, שמי חגית יגודה - - - זה כבר תואר.

חגית יגודה זה מותג, אני רוקחת קנאביס רפואי מקצועית על ידי האוניברסיטה העברית, לא טכניון ולא קורס אינטרנטי, אני מאוד גאה במדינת ישראל שהשקיעה במיזם המטורף הזה והכשירה רופאים, רוקחים ואנשים על מנת שיבינו את הטיפול בקנאביס, שפה הצלחתם להשמיץ, שולחן שלם, כאילו במדינת ישראל, רק קנאביס זה בעיה ואין לנו שום בעיה בישראל, אז בואו אני אסבר לכם את האוזן רבותי, יש לנו בעיה בישראל והיא לא קנאביס, היא הרבה דברים אחרים והסיבה שטרחתי לבוא מהצפון ובאתי לילה לפני כדי להיות פה בזמן, בתור חולת סרטן, כדי להכין את עצמי לכל הוועדה הזאתי. אז אכן אני חולת סרטן מחמד של ישראל, כי אני מטופלת בקנאביס מעל 40 שנים ברישיון. אני חוקרת קנאביס, הבחירה בישראל כיוון שאני משתמשת בקנאביס, בערך בכמויות של בין חמש גרם ליותר, תלוי כמה ריכוזים אני לוקחת ביום כאב, או ביום חוסר שינה, או כשהמחלה רוצה להתפרץ. מחלתי התפרצה שלוש פעמים, פעמיים טיפלתי כפי שכולנו מכירים, עשו בי את כל הניסויים האפשריים, עברתי את כל הטיפולים האפשריים שהרפואה הקונבנציונלית יכולה לתת והייתי בקומה כמה פעמים, עמדתי למות, עד שניצלתי על ידי הקנאביס הרפואי. אני אמא לילד בכיתה יב', שהיום עושה בגרות ושהיום אני גאה בו, כי הוא מזל בתולה ואמא שלו נמצאת בכנסת להגן עליו ולשמור לו על הדרך, כי התמכרויות זה לא קנאביס, התמכרויות זה אלכוהול, זה מין, זה התמכרויות, זה פדופיליה, זה דברים איומים ונוראיים שאתם לא מעלים על הדעת, זה סמים שאפשר להזמין באינטרנט. הבן שלי הראה לי מה קורה, אלוהים יעזור, קנאביס זה משחק ילדים, שקפים זה יפה אדוני, כל הפתרונות שלך בשקפים הבנתי, הם פתרונות תרופתיים, זאת אומרת שאתה הולך לטפל בהתמכרויות לתרופות אופיאטיות,

כדורים, איזה יופי, לכן, יש שיטות, לכן ריגשת אותי כבודו, שהתחלת לדבר, כי הבנתי שבא בנאדם שמבין מהשטח שיש פה בעיה ו- זה לא אומר שאני מסכים איתך במאה אחוז. אתה לא צריך להסכים איתי, אבל אתה צריך לשמוע גם אותי, אתה צריך לשמוע, אנחנו 120 אלף מטופלים במדינת ישראל, שהרופאים הוכשרו על ידי המדינה ושקיבלו הרבה כסף להיות מנפקי קנאביס, קיבלו מייל מיחידת המחשוב של היק"ר, שבו מפקיעים מהרופאים את כל צורות הטיפול, כי יחידת המחשוב של האתר החליטה שהיא נותנת 20 גרם לכל מטופלי הקנאביס החדשים שמבקשים קנאביס, בערכים של T10 ש- T10 אינו קיים בצמח הקנאביס, זה המצאה ישראלית, T10 בשביל לסבר את אוזנכם, זה ריכוז קנאביס שנמצא בנייס גיא, שזה מולקולה סינטטית, אינה קשורה לצמח הקנאביס. מדינת ישראל מנסה להוריד את הטיפול בעישון וסליחה שאני מדברת בשקט ולאט,

אני אמא לאור, הוא בן 27, היה בצבא שבע שנים, הילד הזה גאון סייבר, הוא היה עם חמישה אנשים ביחידה ואם אתה תדע מי הילד שלי, אתה תעשה כבוד והילד הזה הוא אמא לאישה שקראו לה סטלנית כל החיים, קראו לה בריונית, קראו לה בשמות גנאי, כי אני לא מפחדת ואני לא מתביישת, מ-1987 אני קוראת לעצמי חששיניקית, כי אני מבינה את המערכת הקנבידית של גופנו, אני מבינה את מערכת האושר, אני חוקרת קנאביס ואני לא פוחדת מאף אחד שמבין משהו, שיבוא לדבר איתי ולהסביר לי מדעית את ההחלטה, להפקיע מרופאי ישראל את היכולת לעשות החלטה, בין כל מטופל ומטופל שמגיע אליהם והוא לא יכול לשנות כלום, כי במחשב רשום T10 20 גרם, זאת אומרת שזקנה בת 90, חולת סרטן סופנית, שלא ישנה בלילה, תקבל אותו טיפול של בחור צעיר, תקבל אותו טיפול של בנאדם שמכיר קנאביס 40 שנה ותקבל אותו טיפול האופיאטים קשים, קשים מנשוא. היכולת של מדינת ישראל לקחת מהרופאים את הטיפול בחולי ישראל, אחרי שהם הכשירו את הרופאים האלה, הרופא שלי צריך להתקשר אליי בוכה ולהגיד לי, אולי אני לא אוכל להגן עלייך, אני מטופלת ב-150 גרם לחודש, אם מישהו יגע לי במינון הזה בגלל שהוא למד משהו, הוא קרא משהו באינטרנט, אני לא מאיימת, אני אומרת, אני אגן עליי ועל כל המטופלים ועל כל אדם שחושב שזה הטיפול שטוב לו, אנחנו נקשיב לו ואנחנו ניתן לו מזור כיוון שאני פוגשת מטופלים כל יום, כל יום, הם לא מכורים, כי לקח לנו שנה וחצי, על פי חוק, להוכיח שאנחנו לוקחים לפחות ארבע תרופות אופיאטיות ממכרות, לקח לי שנתיים, שנתיים לצאת מההתמכרות לפנטה, לצאת מההתמכרות להרואין, לצאת מהתמכרות לאוקסיקונטין, היה לי מדבקות כל הגב למעלה, עכשיו יש לי קעקוע של קנאביס ואם מישהו רוצה לראות, אני אראה לכם, לא מפחדת פה מאף אחד שהוא חושב שהוא פרופסור, כיוון שכל אדם לגופו, לכל אדם מגיע טיפול, לכל אדם מגיע מזור ואם אדם מבקש את הטיפול הזה, לאף אחד אין זכות לעצור את זה. קנאביס כאן להישאר, תרבות הקנאביס עובדת בכל העולם, אני מטופלת קנאביס בפלורידה, כי יש לי אזרחות אמריקאית, יש לי 420 גרם בחודש, כי אני חולת סרטן, לא מטופלת בתרופות ממכרות.

אני חייבים לסיים, קודם כל תודה, תודה על הדברים שאמרת, כפי שראית, בוועדה הזאת אנחנו נשמע את כולם וכולם מעניינים אותנו וכולם יקרים לנו והבריאות של כולם חשובה לנו ולכן נשמע דעות לכאן,

כמובן הנושא הוא מורכב, תסכימו איתי כולם פה שהנושא הוא מורכב, אבל את מאוד יקרה לנו ונאחל לך בריאות עד 120. ואני אמשיך לבוא לכל וועדה, על מנת להסביר מדעית.

כמו את כל אחד, אלה שבדעה שלך ואלה שלא בדעה שלך, כולם רוצים דבר אחד.

מדע מדויק של השפעה תרופות אופיאטיות והשפעת הקנאביס על המערכת הקנבואידית שלנו. הוועדה הזו תקשיב לכולם ויש להניח שעוד נפגש, תבואי לפה, את תמיד אורחת רצויה. אני והסרטן שלי הולכים יחד לכל מקום. הסרטן שלך אנחנו ננצח אותו בעזרת השם, אז תודה רבה לכולם וזאת רק ההתחלה ויש לנו פה אתגרים גדולים מאוד ולהתראות. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.